אנחנו מתחילים את הישיבה עם משרד התרבות והספורט, יש לנו בקשה להעברה תקציבית, ושתיים זה פניית עודפים, אז נתחיל בהעברה, פנייה מספר 6 עד 7 לוועדה,

שלום, יואב הכט מאגף התקציבים במשרד האוצר. הפנייה נועדה לתקצב סיוע לתחום התרבות, לאור גל האומיקרון של הקורונה. כחלק מהפנייה מתוקצבים כ-45 מיליון שקלים תמיכות לגופי תרבות ולרשויות מקומיות, עבור צריכה והגברת פעילות התרבות ברשויות. אני ארחיב קצת על הפעילות. הפעילות כוללת: 28 מיליון שקלים עבור התמיכה בפעילות השוטפת של מוסדות התרבות, בשל הפסדים שהוסבו לארגונים השונים בשל גל האומיקרון. 12 מיליון שקלים עבור הרחבת פעילות התרבות ברשויות המקומיות. שלושה מיליון שקלים עבור קרן האמנים במצוקה. מה זה רשויות מקומיות? בכל הרשויות? יש לך רשימה כזאת? עפרי לוין, אגף תקציבים, משרד התרבות והספורט.

ה-12 מיליון שקלים נועדו לתגבר את תקנת סלע ברשויות המקומיות, על מנת שיוכלו להתקיים אירועים בחודשיים של האומיקרון, בינואר ופברואר שהיו חודשים קשים.

אנחנו מתמרצים את הרשויות לעשות אירועים בהיכלי תרבות בערים, ובחודשים האלה באופן ספציפי, שהיה קושי גדול בעקבות גל האומיקרון. סך הכל כמה הוקצה רק לנושא הזה? מתוך כל הסכום, 12 מיליון לרשויות המקומיות. מתי זה חולק, ועל פי איזה קריטריונים? הקריטריונים הם רצועה נפרדת, שנפתחה במבחן התמיכה של סל תרבות עירונית, בדומה למבחן שעשינו בקורונה.

12 מיליון זה סכום בעצם זעום, השאלה היא כמה רשויות נהנו מזה? כרגע הרשויות מגישות בקשות בדיוק, אנחנו עוד אין לנו את החלוקה התקציבית הסופית. על מה שהם עשו, כן?

מגישות אירועים שנעשו בעיקר בתקופת האומיקרון. לצורך העניין, אם יהיו לכם 100 רשויות, או 80 רשויות, יכול להיות שכל אחת תקבל פרוטה וחצי. השאלה היא למה רק 12 מיליון? תראה, הרצועה הזאת נועדה בעיקר עבור החודשיים של האומיקרון. מבחן סל תרבות עירונית הוא מבחן של עוד סכום מאוד משמעותי של כ-35 מיליון שקלים. הרצועה הזאת נועדה לתגבר את עולם התרבות בחודשיים האלה. זה הסכום שנקבע. יש לי בקשה, אם אפשר, ינון?

אני לא רוצה לעכב, וזה חשוב, אבל אני מבקשת לקבל התייחסות ל-28 מיליון של העסקת עובדים באופן רציף.

אם זה עובדי רשויות, אז לתת לנו הסבר בדיוק על זה. לא צריך עכשיו. אבל ה-28 מיליון זה מוסדות התרבות, זה לא רשויות מקומיות. אז אני רוצה לדעת בדיוק למה, אני רוצה לדעת מה שנקרא נקודתי ומה לתוספת לעובדים קבועים, ועל ה-12 מיליון אני מבקשת

אנחנו רוצים לראות את הפריסה בדגש על פריפריה ומרכז. אני מבקשת לקבל את זה דרך הוועדה.

אני רואה שיש פה שלושה מיליון בגין הגדלת התקציב לקרן לאמנים במצוקה,

סך הכל כמה היה? בעצם ככה, המשרד הקצה מיליון וחצי שקלים לקרן חדשה לאמנים שנפגעו ספציפית בתקופת האומיקרון, ממש ייעודי לנושא הזה.

בדיוק, מיליון וחצי שקלים, ועוד מיליון וחצי שקלים נועדו לתגבר קרן שכבר קיימת היום במשרד, לאמנים במצוקה שיש להם תרומה - - - לא, אבל עשיתם איזו בדיקה ששלושה מיליון זה באמת מספיק? כרגע, שוב, הכל ממש בתהליכים. כי זה נראה לי סכום זעום על השלושה מיליון. זה כרגע בתהליכים של הגשות - - - כן, אבל את יודעת, יש איזשהו גבול. את אומרת שאת יודעת שיש לך כך וכך אמנים, ושלושה מיליון זה לא להתחיל. אם אפשר להתייחס, מדובר בסכום שהוא לפי הערכתנו מספיק עבור הנושא. צריך לזכור גם שמאז גל האומיקרון יש פריחה מחדש בתחום התרבות והשוק הזה כן התעורר, וגם לפני האומיקרון, בתקופה שבין הגלים - - - אבל אתה מפצה על האומיקרון, אתה לא מפצה לא לפני ולא אחרי? נכון, אבל אנחנו חושבים שזה סכום שהוא מדויק עבור הצורך הנוכחי שהיה במהלך האומיקרון. הפגיעה - - - סך הכל כמה אמנים לפי החישוב שלכם עשיתם? אם אתה יודע שזאת לא הייתה פגיעה משמעותית, אז על כמה אמנים מדובר? ההערכה מבוססת על קרן האמנים במצוקה שניתנה בתקופות יותר מוקדמות, שאם אני לא טועה, הוקצה בה שישה מיליון שקלים, וזה היה סכום שהיה מספיק ומדויק עבור הצורך, במהלך שנת 2020, בתחילת 2021. אבל אתה יודע מהו מספר האמנים? זה מה שאני שואל, מה מספר האמנים? אני לא יודע להגיד את מספר האמנים. ובשישה מיליון זה יספיק? למיטב הבנתנו, כן. אבל זה משהו שאתה יכול לברר.

אלכס, אני בעד לחזק כמובן את מי שזקוק פה לחיזוק במוסדות התרבות ובאמנים, אבל מה עם שאר העצמאיים?

אני מזכיר לך שזה עבר בוועדת שרים לחקיקה בשבוע שעבר. אנחנו צריכים להצביע על זה במליאה בקריאה ראשונה, ואז זה יבוא לוועדה ונקדם את זה ביחד. הרי גם האמנים הם חלק מאותם עצמאיים. נכון, הם חלק מאותם עצמאיים, אין ספק, אז לכן אנחנו נפעל בשבוע הראשון של הכנס לאשר את זה בקריאה ראשונה, ואז נביא את זה לוועדה, אני מקווה שנאשר את זה כאן מהר, נחזיר לשנייה שלישית ונאפשר את התשלום.

לקח יותר מידי זמן. פנייה מספר 6 עד 7 של משרד התרבות והספורט.

הצבעה הפנייה אושרה אנחנו עוברים לפנייה הבאה של משרד התרבות והספורט, פניית עודפים 19-003. פניית עודפים 19-003 נועדה לתקצוב העודפים משנת 2021 והעברתם לרשות המשרד בשנת 2022. סך הכל מדובר בכ-376 מיליון שקלים, המתחלקים באופן הבא: 73.5 מיליון עבור משרד המדע. 39 מיליון עבור תוכנית התפעול 19-41-02. 7.3 מיליון עבור מרכז ההסברה. 9.2 מיליון עבור רשות העתיקות. 191.5 מיליון עבור מינהל התרבות. 37 מיליון עבור מינהל הספורט. 19 מיליון עבור תוכנית מתקני הספורט. מה זה אומר "מינהל"? כל הכסף הזה הולך לאדמיניסטרציה? לא, מינהל הספורט הוא הגוף במשרד התרבות והספורט שאחראי לכל המדיניות של הספורט.

זה בכלל לא אדמיניסטרציה, אדמיניסטרציה מתנהלת בתחום התפעול והשכר, אלה תוכניות אחרות בתקציב של המשרד. מדובר בפניית עודפים, זה בעצם התחייבויות שנוצרו בשנת 2021 וכרגע אנחנו משחררים את הכסף.

רק שאלה - - - לא, עזוב את העודפים, אבל אני שואל, יש פה מינהל ומסבירים כאן בתוכנית שהמינהל אחראי לכך והמינהל אחראי לכך, הכסף עצמו הולך לפרויקטים ממש?

הוא הולך לפרויקטים, לא למימון של המינהל? כן, לפרויקטים. כן, ינון. לגבי התוכנית של 19-40-01 איפה הפעילויות האלה של החינוך הבלתי פורמלי מתקיימות? כלומר, כתוב פה פריפריה חברתית וגיאוגרפית זה פה?

זה לא כתוב לי פה, השאלה היא האם אתם בוחרים את זה במקומות האלה או שאתם בוחרים את זה בצורה אחרת? משה איצקוביץ, משרד המדע והטכנולוגיה. כן, זה עם עדיפות לפריפריה. הפעילות מתקיימת בכל הארץ, בדגש על הפריפריה. וזה מתקיים בכלל המגזרים? כן, בכלל המגזרים. אנחנו מבקשים לקבל לוועדה רשימה כדי לדעת איפה, באיזה ערים זה מתקיים, וגם באיזה מקומות זה מתקיים,

לגבי תוכנית 19-40-01? הראשונה, כן.

עכשיו שנייה, לגבי תוכנית 03-41-03 בסיבות המרכזיות, כלומר זה אמור לטפל בכל הנושא של טקסים ואני מבין שזה גם של יום העצמאות, מה שמסייעים לרשויות? לא, מרכז ההסברה. מדובר באירועים לאומיים, לא באירועים רשותיים.

אבל אולי זה המקום לשאול כי זה עלה לאחרונה, אז אני אשאל גם על זה. אנחנו יודעים שיש בעיה גדולה עם כל מופעי הזיקוקים בערים, ואתם משרד התרבות מסייע - - - אבל הם ביטלו את הזיקוקים, שר התרבות אמר שהוא מבטל את זה בגלל פוסט טראומה,

כי אתמול היה ריאיון או שלשום, וזה עדיין לא בוטל. אז לשאלה שלי, אני מבקש אמירה שלכם לגבי האם אתם מסייעים ומשתתפים בנושא של הזיקוקים, כי זה מפריע לאותם אנשים הסובלים מפוסט טראומה.

וגם מתמודדי נפש ופוסט טראומה. אז חשוב לדעת, אם אתם יודעים על דבר כזה, האם אתם לא מסייעים ומתנים את התקצוב בכך שהרשויות

וגם בכלל כל הסיפור של הזמרים שלוקחים הון בתקופות האלה. המשרד לא תומך באירועי יום העצמאות ברשויות.

הוא לא תומך באירועי יום העצמאות ברשויות המקומיות. לגבי מה שחה"כ אמרה, באמת שר התרבות והספורט ומרכז ההסברה החליטו שלא יהיו זיקוקים בטקס יום העצמאות. שלא יהיו.

התקציב של מרכז ההסברה, זה תקציב שמבצעים איתו את הטקסים הממלכתיים, הוא לא קשור לאירועים ברשויות ובמועצות. זאת אומרת, זיקוקים ברשויות זה סוברני לכל רשות?

אז אם אפשר רק לשים הערה, ברור שעכשיו זה מאוחר, אבל אם אפשר רק לשים הערה שצריך למצוא חלופות לסיוע לרשויות לעבור לאור קולי. יש היום חלופות מדהימות לזיקוקים. אנחנו מדברים על אקולוגי, זה מזהם, זה מזעזע, זה פוגע בכלבים, זה פוגע במתמודדי נפש, זה פוגע בפוסט טראומתיים, זה משהו שצריך כבר לטפל בו ויש חלופות מדהימות, בכל העולם עושים.

בתוכנית אחרי זה, כתבתם פה פגיעה שנוצרה במהלך המגיפה גם ברשות לגבי גנים לאומיים ואתרי מורשת. איזה פגיעה הייתה בתקופה הזאת? ברשות העתיקות. העודפים שנוצרו פה בעצם זה תוכנית שהיא מתוך קופסת הקורונה שאושרה לרשות העתיקות, בעצם כחלק מהחלטה כללית שהחליטו בתקופת הקורונה. מדובר בפרויקט לבניית בית הרשות, קריית הארכיאולוגיה הלאומית. זה להמשיך את הפרויקט שבעצם התחיל בבנייה - - - לא, אבל כתוב פה שהעודפים בתוכנית הוצאו בגין הפרויקט הזה, וכל זה מדובר על בתי מורשת שנפגעו בהגבלות שהוטלו. הנושא הזה של בית הרשות תוקצב במסגרת התמיכה הממשלתית לגנים לאומיים ואתרי מורשת בקורונה,

הבנתי, והתוכנית האחרונה, 43-04, כשאנחנו מדברים פה על מתקני הספורט, אתם מתכוונים למתקני הספורט שנמצאים היום ברחובות? נכון, אנחנו מדברים על שדרוג מגרשים, מגרשי כדורגל, תאורה במגרשי הכדורגל. אה, לא מתקני ספורט שנמצאים ברחוב?

והמשרד גם אחראי על התחזוקה שלהם או רק לתקצב אותם? אנחנו מתקצבים אותם, והרשות המקומית מתחייבת לתחזק את המתקן שאנחנו תומכים בו בעצם. אני רוצה לומר משהו.

אני רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת לומר משהו. אתמול הייתי בבית ג'ן, בית ג'ן הוא יישוב דרוזי, שכמות המשרתים בו בכל מה שנקרא זרועות הביטחון היא מאוד גבוהה. לצערנו, גם היחס באוכלוסייה בין כמות האנשים לבין אלה שנפגעו או נעשו חללי צה"ל או חללי כוחות הביטחון והפצועים, הוא באחוז גבוה. אחד הדברים שהעלו שם זה הנושא שאין להם מגרש ספורט, והילדים רצים סביב בריכת ניקוז ביוב. אני ישנתי עם זה בלילה, ושמחתי לקום בבוקר שבו יש פרסום של שר האוצר והשר חילי טרופר, שבאים ומציגים שלושה מיליארד. סוף סוף נעשה מיפוי, שקראתי בו על פריפריה מרכז, קראתי בו על מגזרים, ויש שלושה מיליארד שהוקצו לתוכנית רב שנתית לדבר הזה, כולל שיקום בריכות, כולל מגרשים,

וזאת בדיוק האמירה. אני רוצה לצטט מהדברים שאמר שר האוצר, כי אותי זה באמת מאוד ריגש. הוא אמר שהתוכנית הזאת עוסקת לא רק בספורט המקודם והלוביסטי, אלא גם בספורט העממי. הוא מתייחס גם לנושא המגדר, צמצום פערים בין אוכלוסיות. הייתה כאן הרבה מחשבה, ואני רוצה באמת לשני השרים להגיד תודה רבה, כי אחד הדברים של ספורט זה ספורט למוביליות, לערכים, ולא רק לומדים לנצח או להגיע לתוצאה או טורנירים, אלא ממש להרגיל את האנשים לשיטת דיבור, ליצירת קבוצה, לקבלת האחר, ואני חושבת שזאת בשורה, ומה שאתם מבקשים היום כנראה נכנס גם לתוך הדבר הזה, ואני מברכת את העשייה הזאת. תודה. ולכן, אני מבקש להצביע על פניית העודפים של משרד התרבות והספורט, פנייה מספר 19-003,

מי נמנע? הצבעה הפנייה אושרה אנחנו עוברים לפניית עודפים של משרד השיכון, 29-001. צוהריים טובים, עשהאל צור, אגף תקציבים משרד האוצר, סעיף 29 שיכון. הפנייה נועדה להעברת עודפי תקציב משנת 2021 לשנת 2022. הפנייה מעבירה סך של 52,340 אלפי שקלים, בחלוקה הבאה: תוכנית מספר 29-01-01: 305 אלפי שקלים. תוכנית מספר 29-01-02: 52,035 אלפי שקלים. זה הרי תקנים, אז למה להעביר? עוד פעם, סליחה. למה להעביר לתוכנית 29-01-02? הרי מדובר בתקנים, אז צריך להבהיר. יוסי שבת, מנהל אגף תקציבים במשרד הבינוי והשיכון. התוכנית מספר 29-01-02 זאת תוכנית עיקול, והתוכנית הראשונה 29-01-01 זאת תוכנית שכר. בתוכנית שכר יש יתרות בהזמנות שחוצות שנה לטובת יועצים, חלק הם כוח אדם במיקור חוץ, והחלק של הטיפול זה בעצם כל הפעילות השוטפת של המשרד,

ניקיון, יש לנו פעילות של שיווק.

אבל אבטחה במזרח ירושלים, הרי זה תוקצב מראש, למה זה צריך עוד? לא, זה לא עוד.

זה עודף תקציבי, זה כסף שחויב ולא שולם, מעבירים את זה פשוט. מעבירים בין שנים. אני מבין, אבל למה להעביר? כבר יש לשנה הזאת מספיק.

אבל אלה התחייבויות של השנה הקודמת, אלה עודפים לא העברה תקציבית. התשלום של נובמבר ודצמבר שולם בעצם מתקציב השנה הזו, ומכאן אנחנו מקבלים את ההחזר כנגד זה. רק לגבי מה שדיברת על שכר, אתה אומר שהם יועצים חיצוניים? זה לא של המשרד? כי במשרד אנחנו יודעים מה מאוזן, כי אנחנו לא רואים את זה בשאר המשרדים למשל.

הפוך, היועצים החיצוניים נמצאים בתוכנית 01-02. 01-01 זה לא יועצים, זה שכר עובדים. אז למה אנחנו לא רואים את זה בכל המשרדים?

יש רכיב קטן גם פה בדרך כלל, יש רכיב קטן על דצמבר ששולם בינואר. בכל המשרדים זה ככה? כי אנחנו לא רואים את הפנייה הזאת מכל המשרדים. זה מאוד חריג, אבל זה מקרה שכנראה לקחו יועץ ספציפי במקום כוח אדם,

וזו הייתרה שלו, ואנחנו גם לא

אז זה כן יועץ חוץ? יועץ חוץ, כן. זה לא, אתה אמרת שזה - - - חשבתי שלא, טעות שלי. בדרך כלל זה צריך להיות באמת מהשכר.

עכשיו מבחינת העודפים שנוצרו מהתקשרויות של המשרד עבור תמיכה בפעילות הסיוע והבנייה, זה בעצם תוכניות בנייה שיצאו? אתם מתכוונים להגרלות שיצאו? בחלק של ההגרלות יש חברה שהיא בעצם חברה יועצת שמנסה לקדם היתרי בנייה, ולכן זה מאוד חשוב לנו לקדם את ההתקשרות איתם. היום הכל אצלנו תקוע כבר חודש - - - למה? כי הפנייה הזו לא עברה, אז בעצם, מבחינת החשבות, אני תקציבים ויש חשב, והחשב אומר שאם אנחנו לא מביאים את המסגרות התקציביות להשלים את המכסות של התקציב, הוא עוצר לנו את כל ההתקשרויות.

היתרי בנייה, חברה שמסייעת לבדוק למה יש חסמים בהיתרי בנייה, יועצים שמסייעים במבחנים לרישום קבלנים, בקרות על רישיונות ותלונות של אזרחים, יועצים רפואיים לסיוע בשכר דירה, כל הדברים האלה מתעכבים. אנחנו עושים אותם במשורה חודש אחרי חודש, אנחנו מחכים לראות שבעצם יעברו פה העודפים. יש יועצים רפואיים בשביל הסיוע בשכר דירה? שבודקים נגיד אם אדם אומר שהמצב הרפואי שלו התדרדר וכולי, אז זה בעצם עובר לייעוץ - - - אתם לא סומכים על הביטוח הלאומי,

למה אנחנו צריכים להחזיק גם אצלכם וגם אם נגיד הוא קיבל נכות מהביטוח הלאומי? יש בקרות.

אבל אם הוא קיבל מהביטוח הלאומי, למה צריך להעביר אותו שבעה מדורי גהינום? קיבל הביטוח הלאומי וקבע שהאדם הזה הוא אדם נכה, אני מעביר אותו עוד ועדה אצלכם? יש ועדת חריגים, ואז זה

למה אני צריך גם אצל הביטוח הלאומי וגם אצלכם?

נבטל את הביטוח הלאומי ונשים אותו - - - אם הוא לא יעמוד בכלל המקורי ואז הוא יגיד שהוא רוצה ועדת חריגים,

שאנחנו לא ממש יודעים, וניתן את זה ליועץ מומחה

כדי שהוא יבחן ויגיד - - - לא, אבל השאלה שלי היא אם אדם מגיע אליכם וביטוח לאומי אומר - - - לא,

מי שעומד בכללים - - - לא, אבל מי שעומד בכללים אתם לא בוחנים אותו? לא, ינון, זה רק לעניין החריגים.

פנייה מספר 29-001,

מי נמנע? הצבעה הפניה אושרה הפנייה של משרד השיכון, 42-001 מענק בינוי ושיכון. שוב עשהאל צור, אגף תקציבים. סעיף 42, מענקי בינוי ושיכון. הפנייה נועדה להעברת עודפי תקציב משנת 2021 לשנת 2022. הפנייה מעבירה סך של 111,173 אלפי שקלים, בחלוקה הבאה: תוכנית מספר 42-01-01: 3,521 אלפי שקלים. תוכנית מספר 42-01-03: 750 אלפי שקלים. תוכנית מספר 42-02-01: 96,743 אלפי שקלים. תוכנית מספר 42-03-01: 10,159 אלפי שקלים.

כן, תגיד לי בבקשה, בתוכנית הראשונה, 01-01, תן לי את ההסבר, מה זה מול הבנקים, הסבסוד של הבנקים? זה מחיר למשתכן שאז אנחנו נותנים אפשרות לקבל עד 90 אחוזים מעלות הדירה? אני אסביר. מה שאתה דיברת עליו, נמצא בתוכנית האחרונה, התשלום שהמשרד משלם לבנקים עבור זה שהבנקים מנהלים את זה. הרי כשאני הולך במחיר למשתכן אני מקבל את זה מהבנק, הבנק מקבל עמלה מסוימת על זה שהוא עושה את - - - למה? כי משרד השיכון לא מעביר בצורה ישירה את הכסף, הוא מעביר לבנק ואתה מקבל מהבנק את זה.

ואתם מעבירים לו עבור הניהול הזה,

עכשיו למה אני צריך להעביר לבנק עבור הניהול הזה? הרי הוא מקבל ריביות, הוא מקבל את כל הרווח שלו, למה אני צריך לשלם עוד? תעשו מכרז - - - על זה הוא לא מקבל ריביות, הוא רק צינור להעברת הכסף בתחום המענקים. אני רוצה להבין, כלומר אם יש מענק, הוא לא מקבל על זה מלבד - - כלומר הוא לא חייב לעשות אצלו את ההלוואה, את המשכנתא? אני לא יודע, אולי יוסי יודע אם הוא חייב לקחת מהם את המשכנתא. אז אני רק אסביר. אם אני כזכאי הולך נגיד לקחת הלוואה מבנק, בסוף אנחנו כמשרד הבינוי והשיכון משלמים לאותם בנקים. הם מביאים לנו בעצם את הפניות של האנשים שפנו אליהם, אנחנו נותנים להם חלק את אותם מענקי מחיר למשתכן, וחלק את הסבסוד והמרווחים כי יש בסופו של דבר גם זכאים לאשראי.

בא אדם והוא חסר דירה, הוא זכאי שמשרד הבינוי והשיכון יקבל גם

אנחנו בעצם נותנים לבנק גם איזושהי עמלה, וגם איזשהו מרווח בסבסוד ריבית. סליחה ינון, ואתם מודעים לזה שכשאדם לוקח את החלק של הזכאות,

מסבסדת לבנקים, הבנקים משקללים את ההטבה וגובים ריבית יותר גבוהה בשאר הסל? לא, הם לא גובים ריבית יותר גבוהה. בוודאי שכן, בוודאי שכן, היו דיונים רבים על זה בוועדת הכלכלה, וכולם יודעים שעושים את זה הבנקים. היה דיון בוועדת הכלכלה, ואני חושב שנציגי החשב הכללי אמרו שהם יבדקו את הנושא. אמרו שיבדקו ולא חזרו.

הגשנו הצעת חוק שיהיה אפשר לקחת את הלוואת הזכאות, אני ומיכאל ביטון יו"ר הוועדה, בכל בנק ולאו דווקא בבנק שבו לוקחים את המשכנתא, כי היום אתם מבזבזים מאות מיליונים בשנה לחינם.

תשלח מישהו לבנק, תלך אתה בעצמך, תבקש הצעה למשכנתא בלי הלוואת זכאות, ואז תגיד שאתה רוצה לקחת 200,000 בזכאות, יגידו לך לא, כי אז הריביות משתנות, זה מה שהבנקים עושים. ואתם עוד משלמים להם על זה שהם עושים כביכול טובה.

תעשו מכרז איזה בנק יכול לתת - - - קרעי,

יועצת משכנתאות כי זה בדיוק מה שקרה.

זה בדיוק מה שקרה.

איזה בנק מוכן לתת את המענק, ורק מענק, אפילו לא צריך לקחת הלוואה, רק מענה והוא לא לוקח עמלה, כל הבנקים ירוצו ואפילו יהיו מוכנים לשלם למדינה על זה, כי הבנקים, קודם כל מגלגלים כסף,

והדבר השני הוא שכשהבנקים מקבלים את זה, הם בסופו של דבר גם תופסים את הלקוח. אז אני אומר לכם, אסור לשלם לבנקים שקל על השירות הזה, כי אתם נותנים להם שירות ולא הם נותנים לאזרח שירות. אז נושא ההתקשרות עם הבנקים נמצא אצל החשב הכללי, ואני מבין שהם צריכים להעביר תשובה בנושא. אני אפנה אליהם גם. אנחנו מבקשים גם בנושא הזה,

אני לא מבין את ההיגיון שצריך לתת לבנקים עמלה על זה.

תעשו את זה בחינם ושהם ישלמו לכם, ותאמין לי אתה תראה את כל הבנקים רצים אחרי משרד האוצר לשלם לו על זה. לא יכול להיות שבנק שנותן הטבה ממה שאתם נותנים, הוא לא משלם על זה כסף,

הוא עוד מרוויח על הלקוח בסופו של דבר. בשורה התחתונה הוא נותן לו הלוואה, מרוויח על הלקוח, למה לשלם לו על זה? על שירות? עזוב,

הוא ירדוף אחריי כדי שאני אקח את השירות הזה. טוב, תודה רבה. פנייה מספר 42-001 - - - מה תודה רבה? לא הקשבת לכל מה שאמרנו? הקשבתי, אמרת לי שזה מנוהל בוועדת כלכלה, אז בסדר. אתה רוצה להעביר את זה לוועדת כספים,

אני יכול לקיים על זה גם דיון, אבל חבל לקיים שני דיונים.

אם תקיים גם אתה דיון, הלחץ יהיה הרבה יותר לחץ.

בוא נדבר על זה אחרי הפגרה, אבל אני חושב שמיכאל ואתה עושים עבודה טובה שם, אין צורך בכפל מס במקרה הזה. אז אני מבקש גם פה, כי אני לא שם. אני אבקש משלמה להוציא הזמנה מיוחדת לדיון כזה עבור ינון, בסדר? טוב, פנייה 42-001, מי בעד?

הפנייה אושרה אתה מאוד אינטנסיבי, תמיד יש דיונים כאן וינון לא יכול להפקיר את הוועדה אפילו לרגע. אז אנחנו נתאם מתי אנחנו נרצה שהוא יפקיר את הוועדה,

לא מתי שתרצה, אנחנו נתקזז בינינו. אוקיי, משרד המשפטים, 08-002. צוהריים טובים, אביה מאגף תקציבים. הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת 2021 לשנת 2022 לפי סעיף 08 משרד המשפטים, הנהלת בתי המשפט ורשות האכיפה והגבייה, בסך של 575,682,000 שקלים. מתוך הסכום: 15,843,000 הם מתוך המסגרת התקציבית המיועדת להתמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה. מדובר בסוף במשרד שיש בו המון גופי מטה, עם התקשרויות רבות חוצות גופים ושנים, עם כל מיני מכרזי רכש, והתקשרויות גם של שיפוץ ובינוי שהם פרויקטים שנפרסים על פני שנים ארוכות. לכן, משם בעצם נוצרים העודפים באופן כללי. עודפי הקורונה הם מתוך התקציב שיועד להתמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה, בנושאים של תשתיות לקיום דיונים עם היוועדות חזותית, אסטרטגיית דאטה, הקמת מאגר זיקה לאומית חינמי, וחקיקה דיגיטלית, שאלה מתוך החלטת ממשלה מספר 326 שהייתה. אני אגיד את הדברים לפי התוכניות: בתוכנית 08-51-01 של מטה המשרד: כ-191 מיליוני שקלים עוברים. בתוכנית 08-51-02 הייעוץ המשפטי לממשלה: כ-19 מיליון שקלים. בתוכנית 08-51-03 פרקליטות המדינה: כ-60 מיליון שקלים. בתוכנית 08-51-04 הסנגוריה הציבורית: כ-29 מיליוני שקלים. בתוכנית 08-51-05 הסיוע המשפטי: כשמונה מיליון שקלים. בתוכנית 08-51-09 מינהלת היחידות המקצועיות: כ-11 מיליון שקלים. בתוכנית 08-51-10 רישום והסדר מקרקעין: כ-16 מיליון שקלים. בתוכנית 08-51-12 האפוטרופוס הכללי וכונס הנכסים הרשמי: כ-15 מיליון שקלים. בתוכנית 08-54-02 הוצאות תפעול של מערכת בתי המשפט: כ-136 מיליוני שקלים. בתוכנית 08-55-01 מערכת ההוצאה לפועל במרכז לגביית קנסות: כ-71 מיליוני שקלים. אפשר שאלות? כן, כמובן. בתוכנית 101, סתם אני אומר לך, באמת, נייר צילום? אם חסר לכם נייר צילום יש לי בחדר הרבה ניירות צילום, סתם שתדעו. שירותי משרד? אפשר להסביר, אבל באופן כללי, אם התקשרות נעשית בסוף שנה אז זה עובר לשנה הבאה,

אז בוא נשאל ככה, יש בתוכנית 103 פרקליטות המדינה לגבי תיאור התוכנית, שבתוכנית קיים תקציב עבור מחלקה לחקירות שוטרים וליחידה לתביעה יזומה בפרקליטות. כמה כסף זה סך הכל? אברהם שלם, מאגף תקציבים במשרד המשפטים. הכוונה היא למח"ש או לתביעה היזומה? למח"ש כמה יש, וכמה יש בתוך זה עבור החקירות היזומות שלכם. לא, זה שתי יחידות שונות. מח"ש זה יחידה אחת והתביעות היזומות זה משהו אחר. אני יודע, אבל בפנייה פה יש לך על היזום.

אז בתביעה היזומה יש לנו כ-30 מיליון שקלים של עודפים, מתוכם אנחנו אמורים לקבל 75 אחוזים. סך הכל כמה ביזומה? כ-30 מיליון שקלים. לא, זה בעודפים.

כמה סך הכל התקציב של היחידה?

כ-60 מיליון שקלים. אז לא השתמשתם ב-50 אחוזים או מה? הבעיה בתוכנית הזאת, היא שהתביעה נמשכת על פני הרבה שנים.

אנחנו פותחים תיקים ולפעמים התיקים מתמשכים לאורך שלוש וארבע שנים, אנחנו צריכים לשמור כסף בצד, זו הוראה של חשבות במשרד, אנחנו צריכים לשמור את שכר הטרחה בצד. שלוש וארבע שנים עבור פתיחה יזומה, כשאתה בא לחקור שוטר? לא, לא.

אז על מה אתה מדבר?

יש שתי יחידות שונות - - - יש יחידה של המח"ש ויש את היחידה של תביעה יזומה בפרקליטות, אז תסביר לי. שתי המחלקות נמצאות בפרקליטות. בפרקליטות יש את פרקליטות המדינה, יש את מח"ש, ויש עוד יחידה בתוך הפרקליטות שהיא תביעה יזומה, שבה המדינה תובעת באופן יזום אנשים.

בניגוד לפרקליטות שבדרך כלל היא מייצגת את המדינה כנגד אנשים שעשו איזושהי פעולה, זאת אומרת שהיא מגיעה אחרי חקירת משטרה וכולי, פה יש תביעה יזומה,

מפעלי ים המלח.

כי כתבתם את זה בלי פסיק פה, באותה פסקה כתבתם גם את זה וגם את זה, אוקיי בסדר. וכמה אתה אומר שיש לך בסך הכל במח"ש? במח"ש אני יכול לבדוק, אבל לא מדובר על הרבה מיליוני שקלים.

אחר כך יש בתוכנית 104 את הסיפור של הסנגוריה הציבורית. כמה העלות של עורך דין בסנגוריה הציבורית מהחוץ? כי הרי יש לכם עובדים שעובדים אצלכם במשרד, ויש במיקור חוץ. כנראה שאין מספיק עורכי דין בסנגוריה הציבורית אז אתם לוקחים מיקור חוץ.

אז שכר הטרחה של עורכי הדין במיקור חוץ הוא מעוגן בתקנות, כשבעצם התשלום של שכר הטרחה של עורך הדין נקבע על פי הפעילות שהוא עושה בתיק, כמות הפעולות שהוא עושה והפעילות שהוא עושה, אם זה ייצוג בבית המעצר או אם זה פגישה בבית המעצר, באיזה שעות זה מבוצע, אם זה בלילה אם זה ביום, שכר הטרחה מאוד משתנה. שהוא פער עצום בין אותו אחד שאתם מכניסים אותו כעובד לבין האחר שהוא מיקור חוץ. אין אפשרות להשוות בין - - - אני מסכים איתך שאין אפשרות, אבל יכול להיות שאם הייתם מחזיקים יותר בסנגוריה, אגב זו אמירה לכלל המשרדים, הייתם צריכים פחות את המיקור חוץ, וזה היה חוסך. כמובן שהוא לא יסכים לעבוד בשכר כזה, אבל יכול להיות שהיינו משווים את השכר.

זה משהו ששווה לבדוק עם הממ"מ, כי יש את המיקור הזה בכל מקום, גם במשרד העבודה. העבודה הזאת נעשתה בעבר, יש חישובים שמצדיקים את העבודה גם במיקור חוץ וגם בסנגוריה. התמהיל פחות או יותר נקבע על פי הצורך. כמה סך הכל בסנגוריה הציבורית התקציב של מיקור חוץ? כ-180 מיליוני שקלים. לעומת הסנגוריה הציבורית, שכמה התקציב שלה? סך הכל? רק של המחלקה הזאת של הסנגוריה הציבורית.

אני חושב שבסביבות ה-250 מיליון שקלים סך הכל. 250 מיליון מול 180 מיליון. אתה מבין שאתה משלם בסך הכל בפער של 70 מיליון אתה משלם למיקור חוץ, אתה מגיע למעלה מ-70 אחוזים שאתה משלם למיקור חוץ?

כי בעצם הסנגוריה הציבורית היא בעיקרה גוף מטה שמפעיל את עורכי הדין במיקור חוץ, וגם כמובן שיש את עורכי הדין של הסנגוריה, שעובדים בתוך הסנגוריה, אבל הרוב כיום הוא במיקור חוץ.

בסדר אדוני.

אני חושבת שאנחנו פשוט צריכים לעשות דיון נפרד, כי מדובר בסכומים מטורפים במצטבר של משרדי הממשלה, בכל הנושא של ייעוץ משפטי או במיקור חוץ. אנחנו רואים את זה בייצוג עובדים, בייצוג ברווחה, אנחנו רואים את זה בכל מקום. את רואה את זה לחיוב או לשלילה? אני לא יודעת להגיד, אני אומרת ששווה לעשות בדיקה. יכול להיות שכן, אני רק יכול להגיד שמניסיוני כמנכ"ל, הרבה פעמים מיקור חוץ הוא מאוד יעיל בתהליכים שרוצים לקדם. אגב, היוועדות חזותית ממשיכה עדיין גם לאחר הקורונה? כן, מיכאל שפירא, אני סמנכ"ל תכנון אסטרטגיה ותקציבים בהנהלת בתי המשפט. לגבי היוועדות חזותית, פרסנו לאורך הקורונה מאות מערכות בבתי המשפט - - - בעלות של? אני צריך לבדוק, אני יכול להגיד לך. עשינו את זה מהר מאוד, המערכות האלה הן מערכות ניידות. כרגע זה עבר גם בחקיקה שיש אפשרות לעשות VC בחלק מההליכים. וזה אמור להמשיך אבל בטח בצמצום, לא? כן, בחלק מההליכים, לא באותה מתכונת של הקורונה. בקורונה בעצם כל ההליכים של המעצרים - - - כמו בוועדת כספים, בקורונה יש זום ואחרי הקורונה אין זום. זה לא בדיוק שאחרי הקורונה אין זום, אבל בסדר.

רק בנסיבות מיוחדות,

פנייה מספר 08-002 משרד המשפטים, מי בעד?

מי נמנע? הצבעה הפנייה אושרה אנחנו עוברים למשרד הפנים, פנייה 06-002. אני מבין שמי שמגיע ראשון יוצא אחרון?

הרווחה. בסדר, אנחנו בדרך לשם. כן, בבקשה. צוהריים טובים, טל ישראלי, אגף תקציבים. הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2021 לשנת התקציב 2022 בסך של 82 מיליון שקלים בהוצאה, לתוכניות התקציביות הבאות: תוכנית 02-20-01 מטה ופעולות המשרד: 34 מיליון שקלים. עיקר העודפים נוצרו כתוצאה מהתקשרויות ארוכות טווח וחוזים חוצי שנה לתפעול המשרד ומערכות המחשוב. תוכנית 06-21-01 בחירות מוניציפליות והבחירות הכלליות: 11.3 מיליון שקלים. בתוכנית זו נוצרו עודפים מחויבים בשל הוצאות הבחירות המיוחדות שהתקיימו במספר רשויות מקומיות, והעיכובים בהגשת אסמכתאות בגינן על ידי הרשויות המקומיות, וגם נוצרו עודפים מחויבים בגין הוצאות הפיתוח של מערכת 'ברק' לניהול הבחירות ברשויות המקומיות אשר משולמות בגין עמידה באבני דרך בפיתוח והטעמת מערכת על פני מספר שנים. תוכנית 06-22-01 שירותי דת שותפים לעדות לא יהודיות: 520 אלפי שקלים. הוצאות תפעול האגף לעדות לא יהודיות כוללות התקשרויות חוצות שנה, שבגינן נותרו עודפים מחויבים. תוכנית 06-22-02 פיתוח מבני דת לעדות לא יהודיות: 27.3 מיליון שקלים. הוצאות הפיתוח מטבען הן עבור פרויקטים חוצי שנה, במקרים בהם קצב הביצוע של המיזמים נמוך מהמתוכנן, מועבר עודף מחויב לשנת התקציב העוקבת. תוכנית 06-23-01 הרשות למאגר ביומטרי: 8 מיליון שקלים. הסיבה לעודפים היא החזקת מערכת ליבת המאגר הביומטרי בפרויקטים לפיתוחה אשר הינם פרויקטים חוצי שנה שבגינם נוצרו עודפים. לגבי העדות הלא יהודיות, אז קודם כל אני רואה פה שזה עדיין ממשיך כמו בקורונה, עדיין יש לכם שם תקציב קטן, אבל לאחר מכן יש פה עוד פנייה של 06-22-02,

כמה סך הכל מתוקצב הסיוע? אנחנו מדברים על בתי העלמין, נכון? זה בתי עלמין, זה מסגדים, זה מוסדות דת באופן כללי, גם בתי עם, מגוון סוגים של מוסדות שהם מתופעלים בקולות קוראים על ידי משרד הפנים. סך הכל, כמה כל התוכנית הזאת? כל התוכנית? אני אבדוק את זה, שנייה אני אחזיר לך תשובה - - - ואתם מסייעים גם בשיפוץ? כן, יש תקציבים שמיועדים לשיפוץ ויש תקציבים שמיועדים לבנייה חדשה, אבל בעיקר רוב הכסף הוא - - - לא, השיפוץ של בתי העלמין גם?

שיפוץ, הרחבה. אני מיד בודקת את הסכום. יש עוד שאלות שאני יכולה לענות עליהם לפני שזה יפתח?

בסדר, אז תעני לי תוך כדי הפניות הבאות. כן, יש עוד שאלות? אוקיי, פנייה מספר 06-002 משרד הפנים, מי בעד?

הצבעה הפנייה אושרה הפנייה הבאה היא הרשויות המקומיות

צוהריים טובים, ידידיה גרינברג, אגף תקציבים. בקשה מספר 18-002 רשויות מקומיות. הפנייה נועדה להעברת עודפים בסך של 504,217 אלפי שקלים, מתוכם עודפים בסך של 84,685 אלפי שקלים מתוך המסגרת התקציבית המיועדת להתמודדות עם הקורונה, בהתאם לפירוט הבא: תוכנית 181102 מענקים אזוריים: העברת עודפים בסך של 21.7 מיליון שקלים. עיקר העודפים בתוכנית הזאת נוצרו כתוצאה מפרויקטי פיתוח בעוטף עזה ופרויקטי פיתוח בצפון בהתאם להחלטות ממשלה. בתוכנית 181103 מענקים שוטפים - - - רגע, לפני שאתה עובר, אני מבקשת ואני מבקשת גם לוודא שאני מקבלת את זה, אני רוצה לקבל פירוט על החלוקה לרשויות,

מה התקציב, בצורה מסודרת מעבר למה שמפורט. למיטב ידיעתי, משרד הפנים העביר את זה לוועדה. לא קיבלתי. והם העבירו את זה לוועדה היום.

קיבלנו את הדבר הזה ממשרד הפנים?

אז תעשו בדיקה נוספת ותעבירו לנו אותה. הם ישלחו את זה עכשיו שוב. זה נשלח. ממש לפני דקה שלחתי שוב, כדי לוודא.

לפני דקה?

אז תעבירו את זה לחברי הוועדה למיילים, בבקשה. בתוכנית 181103 מענקים שוטפים: העברת עודפים בסך של 333 מיליון שקלים. העודפים נוצרו בגין עודפי מענק איזון שתלויים ביעדי גביית ארנונה שנמדדים בשנה העוקבת, תוכניות הבראה של פניות מאבני דרך שפרוסים על פני כמה שנים.

בתוכנית הזאת מועברים העודפים בגין תקציבי הקורונה שהם כוללים סלי סיוע לרשויות המקומיות לאחר קבלת אסמכתאות, סלי מזון, פרויקטי פיתוח בטבריה ואילת בהתאם להחלטות ממשלה לעידוד התיירות. תוכנית 181104 מענקי פיתוח: העברת עודפים בסך של 45.1 מיליוני שקלים. בתוכנית הזאת מתוקצבים פרויקטי פיתוח רב שנתיים ולכן נוצרו עודפים. תוכנית 181105 איגוד ערים כנרת: העברת עודפים בסך של ארבעה מיליון שקלים. במסגרת התוכנית מתוקצבים פרויקטי פיתוח לחופי הכנרת ונוצרו עודפים להעברה לשנה העוקבת. אני רוצה לשאול את השאלה, מכיוון שביקרתי שבוע שעבר באיגוד ערים כנרת ובמועצה שם. כל נושא ההסדרה של המקום והאלימות, מה שנקרא עכשיו הכנרת גואה, וכל הנושא של המצלמות שם נלקח מ'עיר ללא אלימות' של המועצה. אני מבקשת לקבל על זה תשובה ספציפית, מה התקצוב לזה? מה משרד הפנים נותן לכל הנושא של מצלמות למניעת אלימות? ואיך מחזירים למועצה את הסכום שניתן עבור איגוד ערים כנרת? אוקיי, בסדר גמור, נעביר תשובה. השאלה מובנת? אני יכול לענות עכשיו. איתן כהן, יחידת התקציבים במשרד הפנים. התקציב של איגוד ערים כנרת מחולק לשלוש קבוצות. קבוצה אחת זה תקציב שוטף, זה תקציב תפעולי. קבוצה שנייה זה תקציב פיתוח רב שנתי משמעותי, כמו הקמה של חוף חדש או שיפוץ מסיבי של חוף חדש, והתקציב השלישי הוא תקציב לפיתוח שוטף שבכלל זה ציוד הצלה ובטיחות, בכלל זה גם מצלמות.

באחריותנו לאפשר לאיגוד להחליט מה הוא עושה עם הכסף.

אם הוא בוחר לעשות מצלמות עם הכסף, זה יאושר על ידנו, זה יתאפשר על ידנו. אני יכול כמובן לבצע בדיקה אל מול האיגוד, לראות מה הם בחרו, ואני אנסה אף לבדוק את זה ברגע זה ממש, אך זה להחלטת האיגוד.

אם הם רוצים להשתמש בכסף בשביל מרכז מידע אזורי, כמו שיש להם באמת במשרדי האיגוד מסכים ומצלמות שתוקצבו על ידנו.

אז ככל שהם מעוניינים בעוד, זה יתאפשר להם גם השנה. אני אהיה יותר ברורה בשאלה כדי שתענה לי. אני חושבת שהתקצוב הוא בחסר, מי שעולה לכנרת רואה מה קורה. עוד לא התחלנו את העונה ואני חיכיתי כמה שעות רק בצוואר הבקבוק של צומת צמח. הנושא של האלימות, אלכוהול, ומתן אפשרות בטיחותית ומה שנקרא משילותית באזור, ולכן נעשה. אני מבקשת לתת לי תשובה ספציפית לנושא המצלמות.

בסדר גמור, טוב. לגבי מענק האיזון, יש רשויות שלא עומדות ביעד של גביית הארנונה? וזה קרה להן כתוצאה מהקורונה או שזה רשויות שאתה יודע שהן מועדות וכל שנה זה אותו דבר?

ואם זה רשויות שאתה יודע שהן מזלזלות בגבייה אז זה משהו אחר.

אז ככה, המענקים שמחולקים על בסיס גבייה, מחולקים על בסיס דוחות מבוקרים. אני יכול להגיד לך שממש בחודש האחרון התקבלו הדוחות המבוקרים של שנת 2020 ולא כולם, יש עדיין כ-40-30 דוחות חסרים שהם בתהליך ויגיעו בחודש הקרוב. המשרד מבין בדיוק את מה שאתה אומר, ולכן הניתוח שהתחלנו לעשות, ואני יכול להגיד לך שזה נראה ומורגש, עשינו השוואה לא רק לשנה קודמת, עשינו השוואה לשלוש שנים אחורה, והתפיסה המשרדית היא כן לבוא לקראת הרשויות, כי אפילו רשויות גובות טוב לאורך השנים והכל בסדר, בשנת הקורונה הייתה ירידה, אז אנחנו כן מתכוונים לקחת את זה בחשבון. אוקיי, ודבר אחרון, לגבי תלושי המזון. אגב, אני חייב להגיד מילה טובה, השבוע היינו בארגון 'לתת' כל סיעת ש"ס, נפגשנו גם עם אנשים וגם ראינו שתלושי המזון שהשר דרעי עשה את זה, אדוני היו"ר, זה דבר מבורך. האנשים אומרים את זה, זה חסר להם היום, זה היה גם בצורה מכובדת. השאלה היא קודם כל כמה נשאר? ואם נשאר בכלל בתלושי המזון עדיין סכום. הוקצו 700 מיליון שקלים, מתוך ה-700 מיליון שקלים שולמו כ-670 מיליון שקלים. זאת אומרת, הסכום שולם על בסיס הביצוע בפועל. כלל התווים חולקו, רק שזה לפי המימוש. יש רק כ-30 מיליון, אז מהבחינה הזו אפשר להגדיר את הפרויקט כהצלחה מבחינת מימוש וביצוע. בסדר גמור. זה חומר למחשבה.

פנייה מספר 18-002 רשויות מקומיות, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה הפנייה אושרה אני רוצה רק לבקש את התשובות בבקשה. כן, העברנו לכם עכשיו את זה, זה במייל. העברנו את זה למיילים. אדוני היו"ר, אם אני יכולה רק להשלים תשובה לחה"כ ינון? בטח שאת יכולה. לגבי התקציב של מוסדות דת, פיתוח מבני דת, אז כרגע מתוקצב בבסיס 22.5 מיליון שקלים. בנוסף לזה יש את החלטות המיעוטים שתקצבו גם תוספות למבני הדת בעדות הלא יהודיות, שב-550 ההחלטה הכללית של החברה הערבית תוקצב ב-30 מיליון שקלים, ובנוסף, בהחלטה של הדרוזים תוקצב ב-44 מיליון שקלים.

אנחנו עוברים לפנייה הבאה, משרד הרווחה 23-002. צוהריים טובים, אסף דובוביץ, רפרנט רווחה, אגף תקציבים.

אבל יש לך בפנים את רשות האוכלוסין, אתה לא מביא אותה היום? יש לי שתי פניות, יש עוד פנייה של משרד הפנים? רשות האוכלוסין?

טוב. שנייה, אני אבדוק את זה, אבל בינתיים בואו נתקדם עם משרד הרווחה. פנייה 23-002 הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2021 לשנת התקציב 2022 בסך של 1,306,992 אלפי שקלים, כפי שמפורט להלן: תוכנית מספר 1 שירותי משרד מרכזיים 23-01-20: סך של 443,868 אלפי שקלים. תוכנית מספר 2 שירותים אישיים וחברתיים טיפול קהילתי 23-10-39: סך של 246,270 אלפי שקלים. תוכנית מספר 3 שירותים אישיים וחברתיים טיפול חוץ ביתי 23-10-38: סך של 143,776 אלפי שקלים. תוכנית מספר 4 מוגבלויות טיפול קהילתי 23-07-22: סך של 117,000 אלפי שקלים. תוכנית מספר 5 סיוע לבתי משפט טיפול קהילתי 23-11-75: סך של 109,243 אלפי שקלים. תוכנית מספר 6 טיפול חוץ ביתי לאנשים עם מוגבלות 23-07-21: סך של 62,775 אלפי שקלים. תוכנית מספר 7 פיתוח שירותים לאנשים עם מוגבלות 23-12-04: סך של 45,837 אלפי שקלים. תוכנית מספר 8 פיתוח במגזר הדרוזי, הבדווי והצ'רקסי 23-12-12: סך של 38,155 אלפי שקלים. תוכנית מספר 9 מעונות ומפתנים פיתוח ובינוי חסות הנוער ונוער בסיכון 23-12-05: סך של 50,560 אלפי שקלים. תוכנית מספר 10 טיפול חוץ ביתי תקון מסיוע לבתי משפט 23-11-65: סך של 29,861 אלפי שקלים.

משרד האוצר פה? אני משרד האוצר. סליחה. לגבי פנימיות של רווחה, לא הגיע הזמן שתוסיפו שם כסף? חסר שם עוד 20 מיליון שקלים.

אני שם את זה על השולחן, גם השר פנה אליי ואמר שיש בעיה בפנימיות הרווחה, חוסר בתקצוב של כ-15 מיליון שקלים, כסף קטן, זה ילדי רווחה שנמצאים בפנימיות, אין שום סיבה לא לתת להם את זה. אתה יודע מה? תאמין לי, מצד אחד היה באמת בא לי לתקוע את הפנייה הזאת; אבל רק בגלל שאני יודע את החשיבות של הפנייה הזאת, אני לא אעשה את זה. אבל לא יכול להיות שאתם תנצלו את המצב שאנחנו לא רוצים לתקוע את זה בגלל שזה הרווחה, ואת הגרוש וחצי הזה, ששר הרווחה פנה אליכם והוא גם דיבר איתי, אם הוא צריך לדבר עם חבר אופוזיציה, אתה מבין. לא משנה שהשר מאיר כהן הוא באמת אדם מיוחד, אבל הוא בא ופונה, יש פה איזו בעיה, 15 מיליון שקלים זה לקחת את הילדים האלה שבפנימיות, שגם ככה הם עוברים בבית את מה שהם עוברים ואנחנו לוקחים אותם לפנימייה, כולה 15 מיליון, מה? הסוגייה שאתה מדבר עליה זה בעצם סעיף תקציבי שחלק מהתקציבים שהיו בו הם תקציבי בסיס וחלק מהתקציבים הם תקציבים קואליציוניים. אנחנו מכירים את הסוגייה ואנחנו במשא ומתן עם משרד הרווחה על הנושא הזה.

אני לא רציתי לגשת למקום הזה,

שנייה, אני לא רציתי לגשת למקום הזה של כסף קואליציוני או לא.

לוקחים את הילדים האלה ומתחילים להסתחרר איתם. עכשיו, אתה אומר קואליציוני? אני כאופוזיציה שם לך עכשיו רוויזיה על הדבר הזה,

אני לא הגעתי למקום הזה, לא רוצה להגיע למקום הזה. שבוע שעבר עשו איתי משחק במשרד לביטחון הפנים והחזקתי אותם עד יום ראשון. אני יודע לעשות את המשחקים האלה. לא יכול להיות שילדי רווחה, ילדים מסכנים ייפגעו, אז מה אתה רוצה? בגלל שזה היה כסף קואליציוני אז אנחנו נסגור להם את הפנימיות ונשלח אותם הביתה? מה ההורים יעשו איתם בבית?

כשאתה בא ומדבר איתי על הדברים האחרים, תגיד לי כסף קואליציוני, ועזוב,

אנחנו יכולים לריב והכל טוב ויפה, אבל ילדי הרווחה המסכנים האלה שעכשיו אנחנו יודעים שעדיין מטפלים בהם, ויש כאלה שיישארו ויהיו איתם גם בקשר בחג וייקחו אותם, ויש שם אנשי צוות שעושים עבודת קודש, אי אפשר בשביל 15 מיליון להתעלל בהם.

אני לא מקבל את זה, אני לא מוכן לשמוע על זה - - - רגע,

אני רוצה לשמוע. התחלת לדבר, אתם במגעים עם משרד הרווחה לגבי מה? אנחנו במגעים עם משרד הרווחה לגבי למצוא מקורות להביא את זה, אולי תכף חנן יפרט יותר, אבל מבחינת מה שהסברתי, זה מדוע זה לא תוקצב לשאלתך. חנן, בבקשה. חנן פריצקי, סמנכ"ל תקציבים, משרד הרווחה. מדובר בסיוע לפנימיות לילדי רווחה, זה סעיף תמיכתי. יש בבסיס התקציב 23 מיליון שקלים, ההוצאה היא בדרך כלל 63 מיליון שקלים, מדובר על 40 מיליון שקלים תוספת, שבדרך כלל מגיעה באל"ש. אנחנו במגעים עם משרד האוצר על הסיפור הזה כבר מתחילת השנה, אנחנו כל שנה בסוג של מגעים על זה, ואנחנו מאוד מקווים שאנחנו נגיע לסיכומים מיד אחרי החג. זאת כרגע הסיטואציה. אז אני מבקש שתעדכנו את הוועדה לגבי הסיכום שלכם מיד אחרי החג.

זה לא פנייה,

אני אפילו לא פניתי על זה, בא שר ואומר שזה חשוב. זה לא יכול להיות כך עם הילדים האלה, באמת שזה לא יכול להיות. יש נושא נוסף, והוא העובדות הסוציאליות. אנחנו יודעים את התיקים שהעובדות הסוציאליות מקבלות, כמות תיקים של כ-500 ילדים או אנשים, לפעמים 200, תלוי באיזה רשויות.

המקומות האלה, אם אתם שואלים איפה צריך לתקצב? שם צריך לתקצב.

ושם זה לא כסף קואליציוני או לא כסף קואליציוני. העובדות הסוציאליות, אני מדבר על העובדים והעובדות כמובן אבל בדרך כלל זה עובדות סוציאליות, שנותנות את הנשמה שלהן. משרד הרווחה זה אחד המשרדים שאסור לקצץ בו, לא בפלאט, לא בהעברה תקציבים, לא בעודפים ולקחת את העודפים האלה, אי אפשר לקצץ שם.

שהיו צריכים להגיע גם פה להבנות שלא לקצץ בעודפים של משרד הרווחה בשום פנים ואופן, בשום פנים ואופן. אני לא אעבור איתך אבל יש לי רשימה של שאלות, אני אראה לך את הרשימה של השאלות שלי ואני לא הולך לעשות את זה. אתה נמצא פה בוועדות ואתה יודע, כשאני רוצה לעשות משהו אני יכול להחזיק משרד גם שעה ושעה וחצי, אין לי עניין לעשות את זה. יש לי עניין, באמת, שתבינו. דיברנו על פנימיות רווחה, דיברנו על העובדות הסוציאליות שנמצאות כל פעם במגעים ולא משלמים להן את מה שצריך, זה בידיים שלכם,

זה לא בידיים של כספים קואליציוניים, זה לא צריך להגיע מכספים קואליציוניים בשום פנים ואופן. קחו את זה לתשומת ליבכם, זה חשוב לי. אז אני ברשותכם אענה על השאלה לגבי העובדות הסוציאליות. בימים אלה מתקיים משא ומתן לחתימת הסכם שכר חדש עם העובדים והעובדות הסוציאליים - - - מה זה משא ומתן? המשא ומתן נגמר, אתם לא חותמים על ההסכם הקיבוצי.

המשא ומתן נגמר.

אז לגבי ההקצאה התקציבית שהמשא ומתן הוחלט, זאת הקצאה תקציבית של 200 מיליון והיא כבר הוקצתה. לגבי הכוונון העדין האחרון של ההסכם בין אגף הסכמי שכר לבין איגוד העובדים הסוציאליים, הוא אמור להיסגר ממש בחודש הקרוב, זה בדיונים החל מיוני האחרון. שאלה על זה, על ההסכם הקיבוצי. האם אתה מדבר על הכוונון העדין של מהות הנוסח או שאתה מדבר בעצם על פתיחת המשא ומתן שהיה, ושינוי הסעיפים בהסכם. לא, אין שום פתיחה של המשא ומתן.

אני מדבר על המשא ומתן בין איגוד העובדים הסוציאליים לבין אגף הסכמי שכר שנוהל בחודשים האחרונים, אין שום פתיחה של המשא ומתן. הוא הסתיים לפני כחצי שנה - - - הוא לא הסתיים, הסתיים חלק מסוים. לפני חצי שנה הוגדרו עקרונות הבסיס, שתינתן תוספת של 200 מיליון, ייערך שינוי באופן שבו נראה תלוש השכר של העובדים הסוציאליים, מעבר למודל פרופסיונאלי, זה כבר הוכרע. לגבי הסעיפים הספציפיים שיש בהם מחלוקת, זה כבר עלה גם במספר ועדות, זה אמור להיסגר עד אמצע חודש מאי.

אנחנו שלחנו על זה מכתבים, ואנחנו מלווים אותם, ולא יכול להיות שכל דבר חיובי שעושים עובר אליכם וזה הופך להיות משהו חמוץ. אני רוצה להגיד לך את זה ממקום מאוד מתסכל, הממשלה הזאת עשתה משהו טוב והיסטורי. ההסכם הזה הוא הסכם היסטורי, בעיניי, הוא באמת הצלת הרווחה בישראל, ההסכם החשוב הזה שהממשלה הזו עשתה עם העובדות הסוציאליות, ומה שאתם עושים, אני אומרת לך את זה כביקורת, גרירת הרגליים הזו שהופכת את זה למאבק כשאין מאבק, שנעשתה פה חתימה היסטורית, זה גם מעיב על כולנו וזה לא יתכן.

חצי שנה - - - במיוחד נוכח המצב של העבודה הסוציאלית בישראל, כשאני יודעת כמה חסרים תקנים ברשויות ובמקומות, ואף אחד לא רוצה לעבוד בשכר הביזיוני הזה עם העבודה הקשה הזו, למרות שהאנשים האלה יוצאים לארבע שנות לימוד מתוך שליחות אמיתית, להתמחות בלי כסף ומה שאתה רוצה. ברור שהמקום הפנימי שלהם הוא מקום מאוד חזק, והתנאים בסוף מכתיבים את המציאות העגומה הזאת. אז הממשלה הזו עשתה מעשה, חתמה על הסכם היסטורי, ועכשיו אתה אומר שאתה בכוונון העדין והכל. אני ממש מצפה שכבר תיפטרו מהסוגייה הזו ותעשה את הדבר הנכון, ותחתמו איתם על הסכם השכר כמו שצריך, בלי החמיצות הזאת שכל הזמן מלווה כל דבר טוב שנעשה. כן, עוד שאלות? אני רק אגיד עוד מילה לינון בקטע של העובדים הסוציאליים.

בשנתיים האחרונות הוספנו 400 תקנים ברשויות המקומיות לצורך תוספת העובדים הסוציאליים - - - ואף אחד לא בא,

אני אגיע לזה במשפט הבא. לצערי הרב יש בעיית איוש בגלל השכר, ואנחנו מקוויים שהשכר כרגע יפתור את הבעיה. במסגרת היעדים שלנו לשנים הבאות, כשאנחנו מאוד מקווים שדיוני תקציב יתחילו במהרה, אז אנחנו גם שמנו לנו כיעד מרכזי, גם להוסיף תקנים ברשויות המקומיות כחלק מתגבור כוח האדם הזה ברשויות.

אוקיי. לפני שנגיע לחסות הנוער ומה שאמר ינון, אני רוצה לשאול. התקציב בהסכם הקואליציוני, בכספים הקואליציוניים שהשגתי למרכזי הגנה של קטינים שנפגעו באלימות ופגיעות מיניות בבתיהם, 2 מיליון שקלים, מרכזי לין בכל הארץ, הם עדיין לא יושמו. זאת אומרת, תקציב 2022, אנחנו כבר כמעט בחלקו, ופשוט מה שצריך זה הכשרות רופאים לטיפול בפגיעות מיניות בילדים. 2 מיליון השקלים האלה, למה זה עדיין לא קורה? אני ביקרתי במכון חרוב לפני שבועיים, וגיליתי שעדיין לא נעשה שום דבר.

התקציבים הקואליציוניים כרגע נמצאים על השולחן בינינו לבין משרד האוצר על חוות דעת משפטית, כי אנחנו צריכים לעבור חוות דעת משפטית. אנחנו ממש בשלבים האחרונים של סגירת חוות הדעת המשפטית, ברגע שתיסגר חוות הדעת המשפטית, אנחנו מאמינים שזה יקרה מהר מאוד וזה ייכנס לתוך כל הנושאים הרלוונטיים. פשוט זה נאמר כל פגישה מחדש. פה אני רוצה להגיד, זה ילדים שמגיעים, ואני לא צריכה להגיד לך באיזה גילאים, אחרי התעללות פיזית קשה - - - אבל שנייה,

כשאושרו ההסכמים הקואליציוניים, כדי לאשר אותם הייתה חוות דעת משפטית. איזו עוד חוות דעת צריך? עדיין אנחנו מחויבים כל שנה, ברגע שהכספים הקואליציוניים אמורים להגיע לפה לוועדה, לפני כן היועצת המשפטית שלנו - - - אבל זה עבר, אישרנו את התקציב,

זה הדבר הכי פשוט שהיה, הייתה תקנה,

יש תקנת מרכזי הגנה - - - רגע,

גם מרכזי החוסן, תקוע.

לא, אני אומרת לך שגם מרכזי החוסן תקוע.

אני האחרון שיתווכח איתך אם זה אותם - - - אני לא מצליח להבין - - - מחייבים אותנו עוד פעם - - - שנייה, בסדר,

באופן עקרוני ורוחבי, בכלל משרדי הממשלה, נוכח הוראת היועץ וגם נוכח אירועי עבר שקרו, הסכמים קואליציוניים לא מתוקצבים על בסיס התקציב של המשרדים - - - לא, לא,

אתה חושב שאנחנו מפגרים? סליחה על הביטוי. כשאנחנו הצבענו פה על תקציב המדינה, אחד התנאים להצבעה על התקציב הזה, על ההסכמים הקואליציוניים, הייתה שעל כל פנייה תהיה חוות דעת משפטית, והייתה חוות דעת משפטית.

לא הייתה - - - עכשיו אתה מתחיל לספר לי את ההיסטוריה והתיאוריה שהייתה? מה זה הדבר הזה? לא הוגשה - - - כן, סליחה. כן? בשביל לאשר את ההסכמים הקואליציוניים, כמובן שנדרשה חוות דעת,

כל האישורים של הכספים הקואליציוניים בעת אישור התקציב לא הוקצו ישירות לתקנות היעד, אלא מצריכים - - - אתם רוצים שאנחנו נתחיל לטרטר אתכם פה? זה לא ייאמן. היה עליו תקנה, היה כתוב - - - שנייה, בנובמבר עבר תקציב המדינה.

אנחנו באפריל, איך אתם מתייחסים לזה? אני לא מצליח להבין את זה. משרדים שטרם הגישו את חוות הדעת - - - איזה משרד עוד לא הגיש?

למה צריך להגיש? למשל, משרד הרווחה. למה משרד הרווחה לא הגיש את זה, חנן? אני אומר, מכיוון שאנחנו מחכים כרגע. בכל כסף קואליציוני, לגבי כל תקנה ותקנה, נדרש הסבר, בדיוק לאן - - - אבל נדרש הסבר ממי? אבל אמרנו - - - שניה, נירה. אבל הוסבר פה - - - שנייה. הסבר ממי? אני חוזר, אני אומר, זה נמצא כל הזמן בתווך.

אז אני מסביר - - - שנייה, משרד מקצועי צריך להגיש חוות דעת משפטית. למה חוות דעת לנושא הזה של חה"כ נעמה לזימי טרם הוגשה? מרכזי הגנה לטיפול בקטינים שנפגעו מינית - - - לא צריך לעזור לי.

אני אומר, יש לנו בערך 15 סעיפים לגבי תקציבים קואליציוניים - - - למה הספציפי הזה לא הוגש? כמה מתוך 15 כן הוגש?

אנחנו מקבלים חוות דעת משפטית על הכל, והיו כמה דברים שעיכבו את זה, ולכן אנחנו - - - אין,

תקשיב,

אני מבקש מכם לקבל רשימה של כלל הדרישות הקואליציוניות שעוד לא בוצעו בגלל שאין חוות דעת משפטית, ואני אומר לכם, אנחנו סמכנו עליכם שאתם יודעים לעשות את זה מהר, ועל בסיס זה העברנו את התקציב. אתם רוצים שנתחיל לשחק במשחק הזה? אז אנחנו נתחיל לשחק במשחק הזה, אבל לא יכול להיות שאנחנו שלושה חודשים לתוך תקציב מדינה, והדברים האלה עדיין לא מבוצעים. זו לא גחמה של חה"כ לזימי, זה צורך. מה זה הדבר הזה? אני רוצה להגיד משהו בהקשר הזה. אתם רוצים שנתקע לכם פניות?

אני רוצה לומר משהו בהקשר הזה, ועל ההפניה למשרדים.

כשישבנו על הכספים הקואליציוניים, היינו צריכים לסמן אותם מול תקנה. ישב איתי ווידא איתנו אחד אחד בטבלה את התקנה.

אחר כך היינו צריכים לפרט לאיזה נושא ספציפי, ואצלך פירטנו לכל נושא ונושא. עכשיו לבוא עם בירוקרטיה, סליחה, ולהגיד עוד פעם

רגע, אני רוצה לסכם את הדבר הזה, פשוט מאוד. אני בשבוע הראשון מיד אחרי חול המועד רוצה לקבל את הרשימה הזאת, בסדר? אנחנו נעביר את הרשימה של המשרדים שטרם הגישו את חוות הדעת, שיאפשרו לנו לעמוד בהתחייבות שלנו של להעביר את הכספים הקואליציוניים במהירות המירבית.

זה חיים של אנשים. לגבי מה שאמרת,

לתקוע להם פניות וזה, אם אתה צריך עזרה וייעוץ, אני פנוי.

רגע, נעמה לא סיימה, בבקשה נעמה.

דבר נוסף זה הסדרת תקנות עובדי הסד והבמה בהוראת השעה, אתם מכירים את זה, התשלום הכפול לעובדי הסד והבמה לביטוח לאומי. הם בעצם עובדים בחשבונית, אבל הכירו בפסיקה שהם עובדים לכל דבר. אבל מה זה קשור למשרד הרווחה? זאת הוראת שעה שהם לא מוכנים לחדש. של משרד הרווחה? נכון, משרד הרווחה. זה מביטוח לאומי, מכספי ביטוח לאומי. מה שקורה היום זה שכ-34 אחוזים מהשכר שלהם יורד בגלל הכפילות הזאת - - - אבל זה לא קשור למשרד הרווחה. זה קשור, זה בהחלט קשור. זה אולי קשור לשר, זה לא קשור למשרד. זה קשור לביטוח לאומי כנראה. אבל זה עובר דרך משרד הרווחה? לא, דרך השר. רק דרך הביטוח הלאומי, אוקיי, אז דבר אחרון. אני רוצה להצטרף לסיפור של חסות הנוער. אני רוצה להסביר, היום הסיפור של המדריכים בחסות הנוער הוא מאוד קשה.

יש נשירה מאוד גדולה, נשירה יותר גדולה מאשר של עוזרים פרלמנטריים פה,

כל כך קשה מול השכר והתנאים הלא פשוטים. גם פה, מדובר בבני אדם שבאים לעזור, אבל רק מעמיקים את היעדר האמון, היעדר האמון של הנערים והנערות האלה, של הילדים והילדות האלה בעוד גורם מטפל, עוד גורם אחראי, בגלל שהם לא יכולים לשרוד את העבודה הזו. אתם יודעים שחסות הנוער מתוקצב היום במשהו כמו 70, וצריך להוסיף את גיוס התרומות בעוד 30. זאת אומרת, היום המדינה מתקצבת מראש בחסר את הטיפול שלה בנוער בסיכון, כשאני מאמינה שפילנתרופיה בהקשר הזה צריכה להיות מעל ה-100 אחוז. לא יכול להיות שפילנתרופיה תהיה מתחת ל-100 אחוז, מה שמייצר תמיד מצוקה קשה. המכרוז של ההדרכה הוא מבזה, הוא לא מאפשר יצירת דיסציפלינה, יצירת פרופסיה של התפקיד. הוא כזה שעושה את זה כמו תפקיד מעבר, וזה דבר נורא שאנחנו אומרים לנוער הזה שאנחנו צריכים לתת לו הזדמנות, שהוא משהו שאנחנו עושים על הדרך רק כדי לסמן איזה "וי". תבוא המדינה ותגיד שהיא לא רוצה את חסות הנוער, והיא אומרת שנוער בסיכון או משהו יישאר ברחובות, לפחות שהיא תהיה כנה, אבל נסגרו בשנתיים האחרונות 14 מוסדות, ויש רשימת המתנה של 100 נערים ונערות. אנחנו זוכרים איך לפני כשנתיים נמצאה הנערה מרים פרץ זכרה לברכה, מתה ממנת יתר ברחוב, כי היא המתינה להיכנס למוסד. ה-15 מיליון האלה הם כלום, אבל הם החיים של אנשים, וזה לא צחוק. כשאני כועסת על קיצוץ רוחבי ברווחה, אני מבינה שבסוף זה עוד מיליון ועוד גרוש שפשוט גוזרים את דינם של האנשים המוחלשים האלה. עכשיו אני לא רוצה שכל הפאתוס הזה יבוא כדי לתת איזה נאום חוצב להבות, אלא באמת כדי לדבר על היעדר התקצוב הזה שגם מייצר אצל גורמי הרווחה, כי ישבתי עם הרבה מהם, הסתכלות תמידית על החור בגרוש. לא הסתכלות רוחב,

לא על יכולת לשרטט איזשהו שינוי. ככה נראים אחוזי הצלחה, ככה נראים הנתונים, וככה נראה השירות הזה שחייב להיות שירות שהוא בעדיפות עליונה. הנוער הזה, מגיעה לו הזדמנות, וכשמשקיעים בו ואנחנו מכירים את סיפורי ההצלחה, הוא יוצא מהמקום הזה והוא גם תורם לחברה. לא יכול להיות שסכומים שהם גרושים, של 15 מיליון, זה משהו שאנחנו בכלל דנים עליו. אני רוצה באמת להבין, בהמשך לינון, מה אנחנו עושים עם הסיפור הזה, אחת ולתמיד. אז ראשית, תתפלאי, אבל אני מסכים עם כל מילה.

דבר שני, אנחנו גם לא חושבים שפילנתרופיה צריכה לממן את השהייה, פילנתרופיה אמורה להיות רך ורק מעל 100 אחוז. אני חושב שבחסות הנוער עשינו גם דברים בשנים האחרונות, נכנס כרגע מנהל חדש - - - בשנים האחרונות? היו שם בעיות, אין ספק שהיו שם בעיות. בשנים האחרונות העמקתם את ההפרטה לחברת כוח אדם שעושה רווח על נוער בסיכון. אני רוצה כרגע לעזוב את הנושא של ההפרטה, אני רוצה לדבר על השירות עצמו. בשירות עצמו אני חושב שנכנס מנהל חדש שבוחן את כל העניין הזה, בוחן את כל שיטת העבודה והתמריצים מול העובדים. צריכים להבין שאנחנו נמצאים בעולם של חסר, כל עולם המטפלים והמדריכים אצלנו הוא באמת בעייתי, היינו רוצים לתת שם הרבה יותר תקציב. כחוסר התנאים, כך חוסר כוח האדם. כל שקל בשכר מדריכים במשרד, זה 50 מיליון שקלים, צריכים להבין את זה. מדובר בהרבה מאוד כסף בשביל שיפור התנאים. אנחנו חושבים על דברים מחוץ לקופסא, כמו מתן תמריצים, כמו תמריצי שימור, שימור לעובדים שיישארו תקופה יותר ארוכה. נעשית על זה חשיבה בחודשים האחרונים, אני מאוד מקווה שבקטע הזה, לצורך העניין, גם לקראת 2024-2023 המהפכה תהיה - - - מה עם המדריך כפרופסיה? זה משהו שאני יודעת שגם השר רוצה לקדם,

אנחנו מדברים על תמרוץ מדריכים, אנחנו מדברים על שימור מדריכים, אנחנו מדברים על תוספת למדריכים, אבל ראשית זה עולה הרבה מאוד כסף, ושנית אנחנו צריכים לראות איך אנחנו עושים את זה נכון.

חבר'ה, אני רוצה להתקדם. נירה, בבקשה. אני רוצה לומר בפנייה שלי לאוצר, ולא למשרד הרווחה, כמו שנאמר כאן קודם, משרד הרווחה מתוקצב בחסר, בטח אל מול התנאים שקורים עכשיו, ובטח אל מול כל המשברים שאנחנו חווים, והמשא ומתן שצריך לעשות על כל דבר פשוט מוציא מהדעת בעיניי. חוויתי הצעת חוק שלי לוועדה לנפגעים אזרחיים, כמו שזה נקרא, וכל הנושא הזה שהוא "מעל" כי למשפחות השכול האזרחי אין תקצוב, ובא משרד הרווחה ואומר שהוא מוכן לשים שקל על שקל כדי להרים נושא חשוב זה שלא מטופל מאז קום המדינה, והאוצר מנהל איתי משא ומתן על השקל מול שקל של בין 3-2 מיליון. אני אומרת פה, אני לא עוצרת את הרווחה, כי לא פוגעים במי שצריכים לעזור לו, אבל אני אומרת פה בוועדה, שאם לא נקבל את המענה הזה, ואם לא יהיה לי מענה למשפחות השכול האזרחי, אנחנו נדאג לעצור את הדברים של האוצר, כדי להסביר מה סדר העדיפות. אני נתתי את הדוגמא שלי לא כי אני חושבת שאת זה צריך לתקצב, אלא כי חוויתי את זה אישית, ולא על 400 מיליון או על 500 מיליון, על פקקטה של 2 מיליון, וזה לא מקובל. כמו שניהלו איתי את המשא ומתן הזה כאילו זה לקנות גרעינים, ואין הבנה שיש מאחורי זה אנשים שחוו שכול, או חוו היעלמות, שבן אדם יצא מהבית וכבר 20 שנה לא רואים אותו, והילד, האמא,

מאשימים את עצמם לאן הוא נעלם והם צריכים לקבל טיפול נפשי, אז זה הדליק לי נורה אדומה.

כן, בני בגין, בבקשה. תודה, אדוני היו"ר. שתי סוגיות, אחת, האם יש לכם סעיף תקציבי הנוגע לעידוד וחינוך והשכלה גבוהה של עובדים סוציאליים ועובדים בשטח מן החברה הערבית? חלק גדול מן הפשיעה הוא שם, חלק גדול מהבעיות הם שם, וזה בחוסר. אנחנו עומדים בחוסר כבר שנים רבות, ואין תוחלת רבה לעבודה, בייחוד עם בני נוער אבל גם עם אחרים, עובדים סוציאליים, מעבר לפער השפה, השפה פה היא חיונית, ואני מבקש לדעת אם יש אצלכם סעיף כזה. הסוגייה השנייה היא שירות המבחן. אני מבקש להביא לידיעתכם כי בדקתי את המספרים בחודש שעבר. בחודשים האחרונים, וזה נשמע ממש מוזר, יושבים בבתי הסוהר בחודש אחד 1,000 ובחודש אחר 2,000, ואלה מספרים של הקצבות של אנשים שאינם עצורים מעצר ימים, יש בערך 500 כאלה, הם אינם עצורים עד תום ההליכים לאחר שבית המשפט נתן דעתו לסיכון הנובע מהם ולאפשרות של שיבוש החקירה. הם עצורים תחת המשבצת של "עצורים עד להחלטה אחרת", ועל פי הידוע לי, חלק מן ההמתנה לאותה החלטה אחרת, הם תזכירים של שירות המבחן. לשם כך גם כן נדרשים עובדים סוציאליים. יש גם עניינים צדדיים וצריך לשנות את השיטה, את ההיקף של הבדיקה בשלב הזה כי הרי הם לא עומדים שם בפני ועדת שחרורים, הם לא נדונו ועוד לא קרה כמעט שום דבר, ואנחנו יודעים שיש רבים מהם שמשוחררים כעבור כמה חודשים מפני שישבו במעצר ונשללה חירותם ללא הצדקה, בגלל הפעולה הפקידותית הזאת של העובדים הסוציאליים, ששוב, כנראה גם שם חסרים, להכנת תסקירי המבחן. אז אני מבקש לשאול, האם אתם עוסקים בכך מול האוצר? אני מבקש לשאול גם את האוצר, כי זו פעולה נדרשת, כי היא עוסקת בצדק בסיסי, זה מעבר לצדק החברתי. שלילת חירות של אדם עקב כשלים פקידותיים זה נראה לי דבר שאין לסבול אותו במדינה מתוקנת.

אני אענה על שתי הסוגיות. הסוגייה הראשונה, לגבי ההכשרה של עובדים סוציאליים, אז אנחנו מבצעים הכשרות לצורך תפקידים ספציפיים בתוך המשרד, אנחנו לא מבצעים הכשרות השכלתיות לצורך העניין, זה לצורך העובדים הסוציאליים. גם דיברת על החברה הערבית בכלל, אז היום אנחנו בהחלטת ממשלה 550 אנחנו נכנסים להרבה מאוד תחומים, מה שלא הכנסנו בהחלטה הקודמת של המגזר הערבי, ואנחנו נמצאים שם בהרבה מאוד תחומים בקהילה ובשירותים החברתיים. זאת אומרת, שיטות לעידוד צעירים ערביים לעבור למקצועות האלה? גם בנושא צעירים, יש לנו גם תוכניות עידוד בכלל להעצמה של צעירים, תוכניות של צעירים, אנחנו עושים שם הרבה דברים. לא, אני מדבר על העניין הזה המסוים. לגבי עבודה סוציאלית, ספציפית לגבי האוכלוסייה הערבית,

אני חייב להגיד - - - לא, גם קלינאי תקשורת חסרים לנו, גם בערבית, גם שם השפה היא חיונית. אז אני לא מכיר את זה, אני מוכן לבדוק ולחזור אליך.

אז אני מוכן לבדוק ולחזור אליך בעניין הזה. לגבי מה שהזכרת לגבי שירותי מבחן, אנחנו מודעים לבעיה. בסוף תקציב 2021 קיבלנו תוספת מאוד גדולה של שעות נוספות וכוננויות, רובם הגדול הופנה לצורך שירותי המבחן, על מנת לקצר את הזמן שאנשים מחכים לתזכירים. אנחנו עדיין עושים את זה, יש שם שיפור,

אבל אנחנו יושבים על הסיפור הזה מאוד חזק, על מנת לצמצם את הפערים בין זמן התזכיר ולקצר אותו ככל שניתן. אנחנו מודעים לבעיה, ואנחנו מטפלים בה. יש לכם בעיה תקציבית ברגע זה? זה בעיקר בעיות של איוש תקנים, ושם אנחנו מנסים לתת מענים, הן בתחום השעות הנוספות והן בתחום הכוננויות, על מנת שאנחנו נעודד אנשים ותקנים בשירותי מבחן, שיתמקדו בעניין התזכירים. ויש אופק לזה, אתה אומר? אנחנו שם, לחלוטין יש אצלנו שיפור בעניין.

תודה רבה. טוב, פנייה מספר 23-002, מי בעד? מי נגד?

הצבעה הפנייה אושרה הפנייה הבאה היא פנייה 8 עד 9 תיאום הפעולות בשטחים, בבקשה. גל אסף, מאגף תקציבים. הפנייה נועדה לתקצב סכום של כ-18.5 מיליון שקלים בהוצאה נטו, ו-14 מיליון שקלים בהוצאה מותנית בהכנסה לשיפור האכיפה והדין בשטחי C - - - אבל למה? החלטת הממשלה מדברת על 27-23 והיא מדברת על 14 מיליון לשנה, וכאן אתם מדברים על 18.5 מיליון ל-2022. איך זה קשור להחלטת הממשלה? בהחלטת הממשלה היא דיברה על סכום מסוים בהוצאה מותנית וסכום מסוים בהוצאה נטו. איפה זה כתוב? החלטת הממשלה דיברה ערק על הוצאה נטו, את ההוצאה המותנית אתה לא רואה כי היא חלק מהתקציב - - - אז אני מבקש לראות אותה, יש החלטת ממשלה, יש הסכם קואליציוני, אני נגד זה, אבל תראה לנו את זה. אם אין דבר כזה, אני עוד לא אתן בונוס לדבר שאני נגדו. למה הכוונה בבונוס? זאת אומרת, מדובר על זה שזה בכלל לא מתחיל השנה, זה מתחיל בשנת 2023. לא. תקרא את החלטת הממשלה שאתם צירפתם. כתוב בשנים 2027-2023. אוקיי. אז אני מבקש שהדיון יידחה ליום ה-1 בינואר 2023. יש לכם תשובה לשאלה הזאת? זה נוגד את החלטת הממשלה. אני לא בטוח שזה - - - בפרט כשמגדילים. הרסו בחמש השנים האחרונות 1,069 בתים, בדקתי, עד 33 היתרים.

על כל היתר הרסו 32 בתים, ורוצים להרוס יותר.

חבר הכנסת, אני פשוט מסתכל עכשיו בנוסח של ההחלטה, וזה יישום הסכמים קואליציוניים בשנים 2021 ואילך. כתוב 2027-2023 בהחלטת הממשלה, זה מה שאתם צירפתם, תסתכל, כתוב בשנים 2027-2023. החלטת ממשלה 551 מיום 24 באוקטובר 2021. איפה היא? אני מאמין היא מצורפת. אתה מאמין? במה שמצורף כתוב 2023 - - - אבל היא מצורפת,

כן, תמשיך. מנחה אותנו להקצות כספים קואליציוניים - - - אז אני מבקש שתצרפו אותה, תבואו אחרי החג - - - רגע, אבל שנייה, מוסי,

תן לו לסיים משפט.

מנחה את האוצר להקצות את הכספים כמו שהם מגיעים כיום לוועדה.

קיבלנו את חוות הדעת המשפטית.

ראיתי חוות דעת משפטית. בסעיף 3 חוות הדעת המשפטית. אגב, גם בחוות הדעת המשפטית יש הערות.

סעיף חוות הדעת המשפטית,

אומר שבשנת 2022 יועברו 18.5 מיליון שקלים. בסדר, אבל זו לא החלטת הממשלה. מה זאת אומרת? היועץ המשפטי הוא מעל הממשלה?

חבר הכנסת, בהחלטת ממשלה מצורפת טבלה, יוספו השורות הבאות סכום בשנת 2022. אין לי בעיה לשבת שנייה להסביר מה העניין לגבי 2023, אם הייתה איפשהו טעות סופר, נתקן אותה. בהחלטת הממשלה זה משנת 2022. תפנה אותנו, איפה זה בהחלטת הממשלה?

בהחלטת הממשלה יש את "מחליטים לתקן" במקום, ובסעיף 2 יש "יוספו השורות הבאות". אתם רואים? זה בעמוד השלישי של החלטת הממשלה, בעמוד הרביעי של החלטת הממשלה יש שלוש שורות לגבי מתאם פעולות הממשלה בשטחים, וזה סכום בשנת 2022. אין שם, חבר הכנסת, שום סכום בשנת 2021, בגלל זה לא הגענו בשנת 2021. אבל גם אין ב-2022, כתוב ב-2027-2023. אבל הוא אומר לך שיש, רק שאני עכשיו לא מוצא את זה.

זה עכשיו לא מצורף.

החלטת הממשלה. לא, הנה, רגע. בואו נוודא שאנחנו מדברים על אותו דבר. אתם מתייחסים - - - אנחנו מתייחסים

היא הייתה מצורפת בישיבה הקודמת, והיה כתוב 2027-2023. אולי טעות,

אני מאמין שהיא מצורפת, אני אלך רגע לבדוק - - - אני לא יודע. לא, היא מצורפת, הנה אנחנו מולה, רק איפה? תפנה אותנו בדיוק איפה זה. בעמוד הרביעי של החלטת הממשלה. אבל היא לא מצורפת, איפה היא? הנה, אני רואה אותה. בטבלה האחרונה יש שלוש שורות, ובאחת השורות האחרונות זה מתאם פעולות הממשלה בשטחים. אין לי בעיה לבוא אליכם להראות לכם. הנה, אני רואה. 17-31-08 11.6? כן, ולפני זה יש לך שורה של 4.7 ו-2.6. כן, אני רואה. זה אבל מצורף להחלטת הממשלה. מה כתוב בהחלטת הממשלה עצמה?

אבל זה חלק מהחלטת הממשלה, זאת טבלה - - - זאת תוספת - - - בפעם הקודמת הביאו לנו את החלטת הממשלה, שהיה כתוב בה שחור על גבי לבן 2027-2023. למה ההחלטה הושמטה ממה שהביאו לנו היום? זה כבר חשוד, עוד לפני שאני יודע על מה מדובר.

איך זה נעלם?

החלטת הממשלה הזאת מתקנת את החלטת הממשלה הקודמת. בהחלטת הממשלה הקודמת לא פורט על תוספת למתאם פעולות הממשלה בשטחים. ככה הממשלה החליטה על טבלה בלי שום מלל? לא, זה תיקון. זה תיקון להחלטת הממשלה הקודמת.

אם אפשר להתייחס? כן. איפה ההחלטה הקודמת שזה מתקן? למה יש מתאמים כאן? אני לא יודע לאיזו החלטת ממשלה אדוני מתייחס. החלטת ממשלה 279, שהיא ההחלטה שהחלטה 551 מתקנת אותה, נראית מאוד מאוד דומה, אין בה יותר מלל, זאת גם כן טבלה שבה מפורטים התוכניות התקציביות, הסכומים התקציביים להקצאה ב-2021 וב-2022. יכול להיות שאתה מתייחס להחלטת ממשלה אחרת. מה שהם אומרים זה פשוט לא נכון, ואני אמצא את מה שהיה פה בפעם הקודמת, ואני אראה את זה. זאת פשוט בושה וחרפה, מעלימים מפה מסמכים, זה מה שהיה פה עכשיו. איך מעלימים מסמכים? למה מעלימים מסמכים? אלכס, היה לנו בישיבה הקודמת מסמך שהיה כתוב בו 2027-2023. אבל יש פה החלטת ממשלה. אתה לא יכול להגיד שהחלטת הממשלה הזאת שעכשיו מצורפת ושאליה הם מתייחסים לא קיימת,

זאת החלטת הממשלה. שמה היא אומרת? יישום הסכמים קואליציוניים 2021 ואילך. תיקון החלטת ממשלה, מענקים ביטחוניים לרשויות המקומיות לשנת 2022,

אדוני, מה מספר ההחלטה שאתה מתייחס אליה? של מי הכסף הקואליציוני? לא חשוב, בדקתי. 20 במרץ. אז הסכום הזה - - - זה סעיף שמופיע מול מספר רב של מפלגות, האכיפה בשטחי C. אתה מדבר על החלטה 551, מוסי? אני לא יודע מה המספר, כתוב שהמכתב מיום 20 במרץ. יש פה 24 באוקטובר. החלטה 551 היא מיום 24 באוקטובר. יש מכתב מיום 20 במרץ של הייעוץ המשפטי של מערכת הביטחון. בסעיף 3 כתוב: "על פי המוצע בשנת 2022 יועברו 18.5 מיליון שקלים לטובת אכיפת דין באזור יהודה ושומרון".

סעיף מספר 3. אז לא - - - חבר הכנסת, אני חושב שהבנתי מה הפער. במכתב של היועץ המשפטי במשרד הביטחון כתוב גם

בסעיף 4. אני חושב שהוא התכוון, חשוב לו להדגיש, שזו החלטה לא רק לשנת 2022 אלא גם לשנים הבאות. יכול להיות שזה היה הפער. כתוב "בנוסף", שים לב, מוסי.

בהתאם לסיכום עם הדרג המדיני בחלק מהמערכות...". זה אומר שאנחנו מעבירים 70 מיליון שקלים לכל הריסת בית, כל הריסת בית עולה 70 מיליון שקלים. אני מקוזז עם שלמה קרעי. אין בעיה, בסדר.

אני שואל למה לא אוכפים מספיק בשטחי C. אני הייתי שם בסיור וראיתי מקומות שהאכיפה שם איפה שיש השתלטות פלסטינית על המקום, ופתחו שם מחצבות והם עושים מה שהם רוצים, ואין איפה, ולאט לאט הם לוקחים את זה לעצמם ברשות הפלסטינית. השאלה שלי היא למה אין מספיק אכיפה שם, לא למה יש יותר מידי אכיפה וכמה זה עולה, זה פחות מעניין, אני מוכן לתת לכם עוד כסף אם צריך בשביל אכיפה בשטחי C. חבר הכנסת, הפנייה הזו נועדה לתגבור של האכיפה.

כל הכסף פה, ואני יכול להסביר עכשיו את כל הכסף, נועד לממן תקנים רחבים, ציוד, כדי לעשות אכיפה יותר רחבה.

השאלה היא באמת עד כמה אנחנו יודעים שבתוך זה יש מחצבות פיראטיות שם, האכיפה הזאת היא גם בשביל לסגור את אותן מחצבות פיראטיות שפוגעות בנו בישראל?

יחידת האכיפה במינהל האזרחי מטפלת בכל העבירות שקורות - - - טוב, אנחנו נשמח לקבל מעקב על הנושא הזה. חבל גם שחה"כ רז יצא מבלי לשמוע שזה גם מיועד לטפל באלימות מצד גורמים יהודיים, זה בסך הכל בשביל שיהיה פה סדר,

- - - זה על כל שטחי C באופן רחב. זה בלי אפליה. זאת אומרת, צריך שם הרבה יותר סדר מאשר יש שם. כן, עוד שאלות, חברים? מספר פנייה לוועדה 8 עד 9. מי בעד? מי נגד?

הצבעה הפנייה אושרה יש לנו עוד פנייה אחת אחרונה להיום, 16-002, הוצאות חירום אזרחיות, בבקשה. גל נימני, אגף התקציבים. אני רק שואל, יש עוד בקשות ממשרד הביטחון היום? לא, שתי הפניות שהיו מטפלים בהן. יש לדעתי שלוש, אבל תכף אני אסתכל. 16 זה גם משרד הביטחון, זה הסעיף האזרחי של משרד הביטחון. כן. גל נימני, אגף התקציבים, משרד האוצר. הפנייה התקציבית נועדה להעברת עודפים משנת התקציב 2021 לשימוש בשנת התקציב 2022, בסך של 911,489 אלפי שקלים במזומן, לתוכניות הבאות: תוכנית 1613-03 מענה לאיום בלתי קונבנציונלי גילוי וזיהוי: 10,828 אלפי שקלים. תוכנית 1616-02 הקמה והחזקת מרכיבי ביטחון והתגוננות אזרחית: 69,429 אלפי שקלים. תוכנית 1616-03 מיגון: 19,646 אלפי שקלים. תוכנית 1616-05 מיגון הצפון: 20,410 אלפי שקלים. תוכנית 1616-06 קורונה פעילות פקע"ר: 764,920 אלפי שקלים. תוכנית 1617-03 פרויקטי רשות חירום לאומית: 26,256 אלפי שקלים.

בבקשה, לגבי תוכנית 1616-06, יש פה תוכנית מיועדת בעצם לתקצוב פעילות משרד הביטחון, ואז בני חיל וכל זה. הרי רוב התוכנית היום נסגרו כבר, למה צריך כזה סכום גדול?

הכסף הוא העברת עודפים משנת 2021 לשנת 2022. כן, אבל הוא מחויב כבר לאותם דברים? אם נחלק את זה לשניים, יש פה פעילויות שמשרד הביטחון עושה בצורה מלאה, שזה בני חיל שהזכרת, ונאמני קורונה שלא הסתיים עדיין. איפה נאמני קורונה?

איפה היישובים?

אבל זה בכל מקרה העברת עודפים משנה שעברה, תשלומים שבחלקם התשלום בפועל מגיע בשנה העוקבת, ועוד כספים שמשרד הבריאות משתתף בהם, שזה מלוניות, רכש במפקדת אלון, דיגום, וכיוצא בזה. ועכשיו בתוכנית האחרונה, 1617-03, בסיבות המרכזיות כתוב שהעודפים נוצרו מהחילוץ ומהמגיבים הראשונים. מיהם המגיבים הראשונים? נמצא איתנו נציג של פיקוד העורף בזום. גיל, אתה יכול להרחיב על זה? מעניין אותי לדעת, מי קובע ומי אלה? צוהריים טובים, אור, רמ"ד הסדרים, אגף תקציבים במשרד הביטחון. מגיבים ראשונים הם למעשה מספר גופים, בין היתר המשטרה, קבוצה של גופים רלוונטיים, שבעצם, הם אלה הראשונים שבמידת הצורך, במקרה חירום כמו במצב שהוא בלתי קונבנציונאלי, מקרה חירום מהסגנון הזה, הם למעשה הגופים הראשונים שאחראיים לתת מענה ראשוני. גופים רפואיים גם בתוך זה?

איזה גופים רפואיים?

יש שמונה גופים, אני עכשיו אקריא את הרשימה של הגופים.

רשימת הגופים האלה הם למעשה הגופים הראשונים שבמידת הצורך מגיעים, אני כבר אגיד לך את כל הגופים. הם מעוגנים בחוק?

יש החלטת ממשלה, ב/80, שלמעשה מסדירה את כל מה שקשור למתן מענה למיני קונבנציונאלי, הכל מעוגן בהחלטת הממשלה הזאת. 80 מיליון שקלים קבועים שמגיעים עבור הנושא כל שנה. שאנחנו לא בטוח משתמשים בהם כל שנה, כן? בסוף, כמו שמופיע אצלכם בפנייה, רוב התקציב הולך לשימור קווי ייצור, מסיכות אב"כ ועוד תרופות וכל מה שבעצם נותן מענה למקרה שבמידה ויהיה מקרה חירום, זה הגוף שאמור לתת את המענה הראשוני. אז תן לי את רשימת הגופים. בטח, כן, אני עכשיו משיג אותם. תוך כדי אני אשאל אותך עוד שאלה, אתה רוצה? בטח, בוודאי. ראיתי פה שיש גם "כמו כן התקשרויות למערכת השליטה והבקרה על פעילות הוועדה לרעידות אדמה". זה דבר טוב שעושים את הכל לשליטה ובקרה, אבל אם יש לנו שליטה ובקרה ואין לנו מענה לרעידות אדמה,

שיש רק את הפעמון בלי המצילים? בלי משהו שאנחנו עושים בשביל רעידות האדמה? אנחנו יודעים שאין שום תוכנית בפועל, אנחנו יודעים כמה דיונים נעשו, וכרגע עדיין אין בדיוק מענה לרעידות אדמה. אוקיי, אז לגבי המגיעים הראשונים, כבר השגתי כמה: המשטרה,

בתי חולים,

ויש עוד כמה גופים שמעוגנים בהחלטה, הם המגיבים הראשונים. איחוד הצלה מוגנים בהחלטה? לדעתי איחוד הצלה דווקא לא נמצאים במגיבים הראשונים, אבל בוא אני עכשיו אוודא. טוב, חבל שזה כך.

לגבי רעידות האדמה, אז כמו שהזכרת - - - 5,000 מתנדבים והם לא מעוגנים בתוך החלטת ממשלה כזאת שהם יכולים להגיע בכל רגע נתון ולהגיב ראשונים, אני חושב שזה לוקה בחסר. אני חושב שכדאי שתבחנו את הסוגייה הזאת. בסדר, לגבי המענה השני, זה לא באמת מענה, זה רק להדליק נורה אדומה בנושא של רעידות אדמה שצריך לעשות יותר. נירה, בבקשה. אני רוצה להגיד שלושה דברים בנושאים שקשורים לסעיף הזה. פער אחד הוא הנושא של מרכזי ההפעלה, יש פערים במרכזי ההפעלה, אני רוצה שהוועדה תקבל תמונת מצב ותקצוב, כולל בשנה הקרובה, ודגש על המדרג שאתם מכירים אותו. אנחנו רואים שהמציאות מוצאת אותנו בכל מקום, מרכזי הפעלה, גם בעוטף, לא כולם הם מה שנקרא 'מלאים'. עם זאת, שאפו על מרכז ההפעלה שהקמתם בעמק הירדן, ראיתי אותו בשבוע שעבר והוא מדהים. הדבר השני שאני רוצה לדבר עליו, הוא הנושא של המיגון מעבר לשבעה ק"מ. עבודה שנעשית, כולל כאן בוועדה, ואני מברכת את אלכס על ההחלטה שהתקבלה על אשקלון, ואני מזכירה שיש לנו סעיף לטפל בו גם ב-7 עד 14 ביישובי עוטף עזה, שזה מועצות שרוב הפעילות שלהם, הכבישים, בתי הספר והחוגים, נמצאים ב-0 עד 4 וב-0 עד 7 ואין השלמה לזה, וזה נושא שנמשך יותר מידי זמן, ולכן הוא צריך לבוא לידי ביטוי. הנושא האחרון, שאני מתעקשת לקבל עליו תשובה עכשיו ולא אחר כך: אני גיליתי, ומרכיבי ביטחון ברוך השם אני מכירה, שהנושא של ההשקיה של הייעור הביטחוני - - מה זאת אומרת? ההשקיה. ייעור ביטחוני, אתה יודע מה זה?

יופי, אז נגיד קח את נתיב העשרה, שמו עצים כדי שיהיה סביב ביטחון. ברור למה, אוקיי. ומה קרה? התקבלה הודעה שהמים לזה עוברים לרשויות, אבל תקציב מרכיבי הביטחון לא גדול, ואנחנו יודעים מה המצב של מחיר המים. אז אני רוצה להבין איך הוכנס סעיף בלי תקצוב הולם, ועכשיו היישובים שצריכים להתעסק במרכיבי הביטחון שלהם בגדר, בתאורה, באינדיקציה, בשער, בשבילי גישה, ברבש"צ, כיתות כוננות, מחסומים, צריכים לתקצב השקיה של ייעור ביטחוני, שזה לא בגללם, כי אנחנו כמדינה צריכים לספק להם את הביטחון הזה. לזה אני מבקשת תשובה עכשיו. יש תשובה? אני לא מכיר את הסוגייה הזאת.

זאת באמת סוגייה שנכנסה עכשיו לכל העניין של הייעור הביטחוני. אין לי תשובה ישירה לתת לוועדה, אנחנו נבדוק את זה. אבל אמרנו להם שהם ישלמו על זה, אבל עוד לא עשינו על זה עבודה, קודם כל תשלמו אתם ואנחנו לא. אז אני מבקשת שמשרד הביטחון, עד שתהיה תשובה ויציגו אותה לוועדה, עלות ההשתה של ההשקיה של הייעור הביטחוני לא תהיה על היישובים.

נגיד שזה בעצם נעשה באמת בשיתוף ביחד עם הרשויות. אלה פרויקטים שהם משותפים גם לנו וגם להם. בסופו של דבר אנחנו קבלן הביצוע שבעצם מבצע את כל העבודות בפועל, בתיאום כמובן מלא עם הרשויות. את הסוגייה הזאת אני אבדוק כמובן מול הגופים הרלוונטיים, ונעביר את ההתייחסות.

אני עוצרת אותך כי אני מכבדת אותך ותכבד אותי. הרשויות לא עושות תיאום כשיש בעיה של תצפית, כשמישהו יכול לראות אותם ולעשות כינון ישיר. גם הרכבת לא עושה תיאום כהם שבנו אותה בצורה שאפשר לירות עליה, ולכן, בואו נשים נתונים גם למי ששומע אותנו. כשיש בעיה של איום, התפקיד שלנו הוא לוודא שאין איום על האזרחים. הפרויקט נעשה בשיתוף עם הרשות כי זה אצלם. כדי להשקות את העצים שהם יגיעו לגובה שהם באמת יסתירו,

ולא כמו שאני בכפר עזה זוחלת כי רק ככה זה מסתיר אותי, ואם אני ארים את הטוסיק יירו, אז אני צריכה,

לחכות, אז במטותא, אל תזלזל בנו ותיתן תשובה מכובסת. תגיד שאתה תבדוק ואתה תחזור אלינו. אנחנו נבדוק ונחזור אליכם.

כל דבר שנירה תגיד אתה תגיד? כי זה נחמד, זה יכול לעבוד לא רע. זאת התשובה הכי טובה שיש בשבילה. לא, הוא בסדר, הוא בסדר.

האמת שאני לא שמעתי על זה, זאת הפעם הראשונה שאני שומע על הדבר הזה. אני כל פעם אביא לך משהו חדש. זה נראה לי לא הגיוני ולא סביר שאתם עוד לפני שאתם בודקים אתם מטילים על הרשויות עלויות כאלה, שהם בעצם צורך בטחוני. לכן, אני באמת מבקש שתבדקו את הסוגייה הזאת וגם את הסוגייה השנייה שנירה העלתה. ואת הנושא האחרון אני אשאיר לטיפול שלך ושלי. טוב, אז פנייה 16-002 של הוצאות חירום אזרחיות, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה הפנייה אושרה אני רוצה, חברים, להגיד לכם תודה רבה. את התקנים למינהל האזרחי העברנו? אתה יכול להגיש רוויזיה. לא, לא, זאת שאלה. בפנייה הקודמת.

כן, כן, עבר. הכל עבר. עבר בשלום. אלון, הוא פשוט בדיליי, הוא חזר מחו"ל. טוב, אז אני רוצה להגיד לכם תודה, חברי הכנסת, מהקואליציה ומהאופוזיציה כאחד, לצוות הוועדה, ללשכה המשפטית, למחלקת הפרוטוקולים, לדוברות, לערוץ הכנסת, לכל מי שנמצא פה, לעובדי הכנסת, הסדרנים שנמצאים איתנו לרגל החג. אני חושב שהיום עשינו דברים מאוד חשובים, גם בבוקר וגם עכשיו. אני רוצה לאחל לכולם חג פסח כשר ושמח, שנזכה לחג שקט, ובאמת נוכל להרגיש את עצמנו כיוצאים ממצרים לחופש, שכל אחד ירגיש ויבחר את הדרך שלו ואת החופש שלו. שיהיה לכולם חג שמח. כן, נעמה, בבקשה. תודה, תודה רבה, זה ממש מרגש. נירה הזכירה את זה, אז חשוב גם לפרגן כאן. כשדיברנו על מרכזי ההגנה לטיפול בקטינים שנפגעו מאלימות ונפגעו מינית, אז באמת מי שהביאה אותי לנושא הזה כדי להביא את הכסף הקואליציוני, גם לדברים אחרים כי היא עוסקת באמת בהרבה דברים, זאת מנכ"לית הלובי נגד אלימות מינית, יעל שרר, שאתמול קיבלה הודעה שהיא תדליק משואה ביום העצמאות על הפעילות החשובה שלה למיגור אלימות מינית מכל מרחב שהוא, ואני חושבת שזה הזמן גם באמת לפרגן לחברה האזרחית שמלווים אותנו ועושים עבורנו, וגם ליעל, ובכלל לכל מדליקי ומדליקות המשואה, כשלדעתי השנה היו בחירות מדהימות, וגם נירה בטח תרצה להגיד משהו. השנה לא יהיו בחירות. צריך להגיד לשר, חילי טרופר, כל הכבוד, האמת שבאמת, אין מה לומר. אני רוצה להוסיף לגבי יעל, שאני חושבת שיעל מסמלת את מה שאנחנו אומרים, שהמציאות לפעמים קשה, לא לפעמים אלא הרבה פעמים היא קשה,

להתבחבש בלמה זה קרה לנו, ויעל היא כמו עוף חול, היא פשוט צמחה מתוך כאב, מתוך הטרגדיה האישית שלה, והיא באה ואמרה שהיא עושה שינוי. היא מתקנת עולם, תיקון עולם.

עם חדרים אקוטיים התעסקנו, בטיפול באנשים שעברו פגיעות מיניות, ובאמת כאלה אנחנו צריכים להוקיר - - - הראיות הפורנזיות שמירב בן ארי העבירה, נכון.

אז תראו כמה אדם אחד עשה. משנה עולם. אז בהמשך לזה אני רוצה להגיד שהיום, כמו אמרת, על שולחן החג, כשנהיה בסוף השבוע ונשב כולנו עם הבגדים היפים שקנינו, וכולנו ניראה חגיגיים, לא נראה מי ימין, מי שמאל, מי דתי, מי חילוני, והכל יהפוך להיות לביחד אחד של לחגוג על השולחן הזה,

וכולם מוזמנים לבית הכנסת, בית הכנסת פתוח לכולם, רק צריך להגיד את זה,

אז אני רק רוצה להמשיך עם מה שאמרתם, פסח כשר ושמח, אבל לא לשכוח, אנחנו נמצאים במקום שבו כמו שאמרת שכולנו נשב בשולחן בבגדים יפים, אבל יש משפחות שאין להן מה לאכול, יש משפחות שהבגדים שלהן עדיין לא יפים.

שכל אחד ייקח על עצמו לעזור לעוד משפחה לפי היכולת שלו.

וזה מבחינתנו יהיה הקבלה של כל אחד מאיתנו, ולא משנה מאיזו עדה ומאיזה מגזר, כדי שעוד משפחה תוכל לשבת עם כלים יפים, עם בגד ללבוש ולחם לאכול. עם כבוד, נכון. לא לחם. לחם עוני, זה נקרא לחם עוני.

הא לחמא עניא, זה לחם עוני. אני מצטרף למה שאלכס אמר, פסח כשר ושמח, ואם אלכס אמר פסח כשר ושמח,

אז סימן שעשינו שינוי במושב הזה - - - למי שזה חשוב לו, אתה יודע. גם לאלכס היה שינוי מבורך.

כל אחד יחשוב על השני, וכך באמת ניכנס גם נקיים רוחנית לחג הזה.

תודה אלכס, גם לך. תודה רבה,

הישיבה ננעלה בשעה 14:23.